בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. על סדר-היום: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א-2021 (מ/1391) הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

שואף לסיים היום את החוק, ולכן אני מבקש מכל שוחרי הטוב ביותר להסתפק בטוב. אני מתכוון להעביר את זה היום, אני מקווה שנספיק כי יש עוד עבודת נסחות כי מדובר בחוק מורכב. אם נעביר את זה היום, יכול להיות שיש סיכוי שמחר במליאה הצעת החוק תוכל לעלות לקריאה השנייה והשלישית. כשחבר הכנסת אוסאמה סעדי יבוא נעשה הצבעה על הפיצול של החלק של אגרות חוב. נותר לנו כרגע להקריא ולדון בחלק היחידים, אנחנו נמצאים באמצע, ועוד כמה חלקים קטנים בסוף שאין להם כותרת. כשנסיים את זה נעבור לכמה נקודות שנשארו לנו עדיין פתוחות לצורך שיוף כזה או אחר, ובא לציון גואל. לכן, אני מבקש שנהיה עניינים, קונקרטיים, וננסה לסיים את העניין. אדוני היועץ המשפטי, תמשיך מהמקום בו הפסקנו. באיזה סעיף אתה? אנחנו עצרנו בסעיף של שכר מנהל ההסדר ונחזור אליו אחר כך. הושגה התקדמות בעניין זה. הקראנו אותו ודיברנו עליו ונחזור אליו אחר כך, אני לא רוצה שניכנס עכשיו לעניין הזה. בואו נתקדם. נכון, תמשיך ממנו והלאה. נחזור אליו יחד עם שאר הדברים. אני מבקש להקריא כל חלק, להסביר אותו, שאלות-תשובות, ונמשיך הלאה. זהו העמוד הראשון. הוצאנו עכשיו שני קבצים: האחד עם הסעיפים שעדיין לא דיברנו עליהם. אנחנו בסעיף 319כד - התנהלות כלכלית של היחיד בתקופת עיכוב ההליכים.

אני מזכיר שבכל המקרים העברנו מממונה לבית משפט, ולכן הרבה מההתאמות קשורות בדבר הזה. "ניתנה החלטה על עיכוב הליכים, יחולו על היחיד הוראות אלה: (1) היחיד לא יתקשר בעסקת בעסקה אשראי או יבצע פעולה הכרוכה בקבלת אשראי אלא באישור בית המשפט, האישור הממונה יכול שיינתן לעניין מסוים או לעסקה או לפעולה מסוימת, על היחיד יחולו הוראות הממונה לפי סעיף 123(ב)לעניין הוצאות הנחוצות למחיית היחיד שלגביהן יוכל להתקשר בעסקה או לבצע פעולה הכרוכות בקבלת אשראי, בסכומים שיקבע הממונה בלא אישור" למעשה,

הוא "בעיכוב הליכים בתקופת מצב חירום בשל נגיף קורונה" במשך תקופת עיכוב ההליכים, על היחיד יחולו הוראות הממונה לפי סעיף 124(ב) לעניין סוגי עסקאות שבהן לא תחול החובה לציין את הליכי חדלות הפירעון; (5) לגבי יחיד המנהל עסק יחול גם סעיף 319יא(1),

(6) ו-(8) בשינויים המחויבים." הסבר. בוקר טוב. בתקופת עיכוב ההליכים, כמו בתאגידים גם ביחידים, זו תקופה קצת רגישה מבחינת היחיד והנושים.

הכלל הוא שהיחיד יתנהל במהלך עסקים רגיל או בהתנהלות שוטפת וסבירה אם הוא לא עסק, בדומה לכלל שחל על תאגידים. אנחנו מציעים לקבוע שהוא לא יוכל להתקשר בעסקאות אשראי בלי אישור, גם כדי להגן על צדדים שלישיים.

היחיד צריך לדווח על שינויים מהדוח שהוא הגיש בתחילת ההליך, אם הם קורים ואם הם מהותיים. בהקשר זה אנחנו מסכימים להתאמה שהציעה הוועדה. אני רק רוצה לחדד שהדיווח פה הוא כן לממונה. למרות שהעברנו לבית משפט כגורם מפקח, כן הדיווח על שינויים מהותיים בפרטים הוא לממונה. נכון זו ההצעה. לגבי יחיד שמנהל עסק אנחנו כן מציעים להחיל כמה מההוראות שחלות על תאגיד בעיכוב הליכים, בעיקר כדי לאפשר לו עוד איזושהי גמישות מסוימת שלפעמים דרושה בניהול עסק. אין לנו התנגדויות לתוספות שהציעה הוועדה לגבי תחולת התקנות. הן עדיין טרם נקבעו. האם יש לנו או לך הערות?

ההערות קיבלו ביטוי בנוסח, וזה מקובל גם על הממשלה. אני רק רוצה כן לחדד לגבי זה שהוא צריך לציין שהוא בעיכוב הליכים כי היה על זה דיון בהקשר של התאגידים, ונחזור לזה אחר כך במסגרת הנקודות. פה זה בכל זאת קצת שונה כי לגבי היחיד יש למעשה שתי דרישות: האחת, שהוא יישאר עם אותו שם, הוא לא יציג את עצמו בשם אחר.

שיהיה ברור שיש קישור בין העובדה שהוא בעיכוב הליכים לבין הזהות שלו. פה זה גם הוגבל רק לעסקאות אשראי. בעסקאות האשראי האלה, ככל שהוא

הוא כן יציין בעת קבלת אשראי שהוא בעיכוב הליכים. אבל כן הוספנו את התבנית הזו של "בעיכוב הליכים בתקופת מצב חירום בשל נגיף הקורונה" כי בכל זאת זה רלוונטי למי שנותן אשראי, ככל שיש בסיטואציה הזו - שיהיה מודע למגבלות הגבייה שחלות עליו בתקופה הזו.

אביטל בגין מהסיוע המשפטי, בבקשה. בוקר טוב. שאלה אחת לעניין פסקה (3): "היחיד ידווח לממונה ולמנהל ההסדר על כל שינוי מהותי.". נמחק ההקשר הכלכלי, וכדאי להחזיר את זה או כן להבהיר מה השינויים המהותיים, מה מצופה מהחייב לדווח - למה הוא צריך לדווח על דברים שלא קשורים למצבו הכלכלי, או האם זה מובן מאליו לוועדה ולכן נמחק?

אביטל, שימי לב. במקום: מצבו הכלכלי כתוב: "בפרט הנוגע למצבו הכלכלי" - זה אותו דבר.

זה נמחק.

אנחנו התאמנו את זה ל-138ב לחוק. אה, עכשיו אני רואה. אצלי מופיע סימון אחר כפול בסדר גמור, תודה. תודה, אביטל. שאלת הבהרה לגבי (4). מיכל, באיזה סיטואציה היחיד יצטרך? מתי בא לידי ביטוי הסיפור הזה שהוא צריך לקבל אשראי ושהוא צריך להגיד שהוא בעיכוב הליכים בתקופת מצב חירום? האם זה להגיד?

מה זה אומר לציין? התיבה הזו מופיעה בחוק חדלות פירעון, ולכן זה משהו שמתכתב עם הדין הקיים ואין כאן איזשהו חידוש בהקשר זה. יש עסקאות של קנייה בלי לשלם במקום, שנחשבות עסקות אשראי, ואלו הנסיבות שבהן יש צורך לציין את זה. איך הוא מציין באותם מצבים? איפה זה יבוא לידי ביטוי? אין כאן הגדרה לגבי הדרך, אין חובה שזה ייעשה בדרך מסוימת.

פה זה המהות - שהצד השני לעסקה יידע שהאדם מצוי עיכוב הליכים. נניח ואתה קונה ספה ב-20 תשלומים, האם תגיד למוכר בעל פה? ככל שזה מה שאתה עושה, אתה צריך ליידע.

הייתה ההצעה בחלק של התאגידים להוסיף סעיף לגבי עניין של ביטול חוזים קיימים, שימור חוזים קיימים, כשבסעיף קטן (5) פה לגבי יחיד המנהל עסק, אתם רוצים להחיל מה שייקבע שם גם פה?

בהליכי חדלות פירעון לגבי יחיד שמנהל עסק, הכללים האלה קיימים. אני לא רואה סיבה להחריג בהקשר הזה. אנחנו נעשה את ההתאמות. אוקיי.

עובר לסעיף הבא:, "סעיף 319כה: סעדים בשל פגיעה מהותית בנושה בית המשפט רשאי, לבקשת נושה, להעניק לו סעד כפי שייראה לנכון בנסיבות העניין, אם מצא שעיכוב ההליכים עלול לפגוע בו פגיעה מהותית." זה אישרנו. אנחנו מחקנו את ההמשך כי (1),

ו- (4) פה: הברחת נכסים, שימוש לרעה וכן,

יעבור לסעיף שמחייב הפסקה של עיכוב הליכים, ולנושא של פגיעה בשווי הנכס המשועבד לטובת הנושה יש מענים אחרים. נכון. לכן, זה נשאר עם מושג "שסתום" שאומר שבאופן כללי הנושה יכול לפנות לבקשת סעד אם עיכוב ההליכים פוגע בו פגיעה מהותית זה פשוט בהתאם לנסיבות. האם יש משהו להוסיף פה? לי אין מה להוסיף.

סעיף 319כו, ונדבר על זה בהמשך. סעיף כו יורד בגלל שכל המתכונת של הארכת התקופות הפכה להיות דומה יותר לתאגידים. אנחנו עוברים ל-כז, שבו יש את ההתאמות עליהן דיברתי עכשיו. "הפסקת עיכוב ההליכים כז(א): בית המשפט יורה על הפסקת עיכוב ההליכים אם שוכנע כי אין סיכוי סביר לגיבוש הסדר חוב ולאישורו בתקופת עיכוב ההליכים או אם התקיימה אחת העילות המנויות בסעיף 319ז(ב) בשינויים המחויבים. (ב) נוכח היחיד או מנהל ההסדר, בתוך תקופת עיכוב ההליכים, כי חדל להתקיים ביחיד תנאי מהתנאים למתן עיכוב הליכים, יודיע על כך לבית המשפט. (ג) נוכח מנהל ההסדר, בתוך תקופת עיכוב ההליכים כי היחיד אינו מקיים את סעיפים 319כד ו־319כב(ב), יפנה לבית המשפט בבקשה למתן הוראות. (ד) בית המשפט רשאי להשהות את הפסקת עיכוב ההליכים כדי לאפשר הטלה מחדש של הגבלות או עיקולים שבוטלו עם מתן ההחלטה על עיכוב ההליכים או הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים. (ה) הפסקת עיכוב הליכים אינה פוגעת בתוקפם של מכירה,

תשלום או פעולה משפטית אחרת שנעשו כדין לפני ההפסקה." עכשיו הסעיף דומה יותר למה שנעשה בתאגידים. אלו אפשרויות של בית המשפט להורות על הפסקת עיכוב ההליכים במקרה שאין כבר את הסיבה העיקרית לתת את עיכוב ההליכים, שזה אישור להסדר חוב או העילות של חשש להברחת נכסים, וכיוצא בזה. יש כאן איזושהי הטלת חובה על מנהל ההסדר לדווח אם הוא סבור שכבר אי אפשר לאשר את הסדר או אם היחיד לא משתף פעולה - זה ההפניות האלה. יתר הדברים דומים מאוד לתאגידים ולכן אני לא רואה צורך לחזור על ההסבר. נחדד שיש פה הבחנה בין דברים שבהם כתוב שהוא יורה על הפסקת עיכוב הליכים, אם מתקיימות אחת העילות: הברחה, שימוש לרעה, או חשש להונאה של נושים, או אם אחד מהתנאים הבסיסים כבר לא מתקיים, אין כבר סיכוי סביר או אין מימון. עניין המימון פה הוא רק אם הוא עסק.

אם הוא לא משתף פעולה, דברים שקשורים לשיתוף פעולה, הוא פונה לבית משפט בבקשה למתן הוראות. יש רמות שונות של סעדים שאפשר לתת. חשבנו שעדיף להיות יותר. עדינים בהקשר הזה. בסדר. סעיף 319כח הוא סעיף ששונה יותר מהדברים של התאגידים והוא יותר ייחודי פה לגבי הסדרי חוב שמתחת ל-150,000 שקלים חדשים. "אישור הסדר החוב 319כח. על אף האמור בסעיפים 323(ב) ו־324(א) יחולו על אישור הסדר חוב לגבי יחיד שסך כל חובותיו אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים הוראות אלה: (1) כוח ההצבעה יהיה לפי רשימת החובות..." - הוספנו, זה נשמט פה, צריך להיות: רשימת החובות, התביעות והליכי הגבייה המתנהלים לגבי היחיד, שהגיש היחיד, נושה שרואה עצמו נפגע מהרשימה שהוגשה רשאי להגיש תביעת חוב לשם קביעת כוח ההצבעה, (2) יראו את הנושים שלא השתתפו באספות הסוג לאישור הסדר החוב כתומכים בהסדר החוב, אם מנהל ההסדר אישר כי המציא את הבקשה לאישור הסדר החוב לכל בעלי העניין בהסדר וכי הם הוזמנו לאסיפת הסוג, בזימון לאסיפת הסוג יצוין כי נושים שלא התנגדו להסדר החוב ייחשבו כתומכים." יש כמה אפשרויות לאישור הסדר חוב: אפשרות אחת קבועה בסעיף אחר, וזה אם מנהל ההסדר מצליח לגבש הסדר ב-100% הסכמה, ואז לא צריך ללכת לאספות ואפשר לאשר בבית המשפט באופן רגיל. אני רק רוצה לחדד שבהסדר חוב לגבי יחיד לא חייבים 100% הסכמה של הנושים, אפשר בהחלט לפנות להוראות הרגילות של חלק י' המאפשרות הסכמה של

מהנשייה. מכיוון שראיתי שזה עלה בכמה מהמסמכים, אני רוצה להגיד לפרוטוקול שהאפשרות הזו קיימת.

המעבר? אפשרות ראשונה: אם יש 100%, מגישים את זה לבית משפט, כמו לתת תוקף של פסק דין, ולא צריך אספות. ההסדר הוא של היחיד והיחיד הוא זה שצריך להגיש אותו אם הוא מעוניין - - - טכנית, איך היחיד מבקש לעבור למסלול של פרק י'? הוא לא מבקש לעבור. אנחנו כל הזמן בחלק י', וצריך להגיש את ההסדר בתקופת עיכוב ההליכים. עד עכשיו הגשנו רק מתווה ראשוני, עשינו משא ומתן, וכשאתה רוצה לאשר הסדר אתה צריך להגיש אותו.

אני רוצה להגיע לחלק המהותי. כאן יש הקלה בירוקרטית ויש שינוי משמעותי. ההקלה הבירוקרטית זה רשימת תביעות. בדרך כלל מה שקורה במקרים רגילים זה שהנושים מתבקשים להגיש איזושהי תביעה לגבי כוח ההצבעה שהם רוצים. כאן חשבנו שאפשר להקל ולהסתמך על הרשימות שהיחיד מגיש לגבי הליכי גבייה. לגבי תביעות וחובות - אנחנו מסכימים כמובן עם התוספת.

משנה משהו.

נושה שרוצה להגיש בכל זאת תביעת חוב משלו, יכול כמובן לסתור את זה. זה נועד להקל, אין כאן איזשהו שינוי מהותי. יש מועד מתי הנושה צריך לעשות? השישה חודשים לא רלוונטיים לו. השישה חודשים לא רלוונטיים - מועד שקובע בית המשפט כמו בהסדרים רגילים. החלק השני הוא יותר משמעותי והוא מציע להחליף את הדרישה באישור פוזיטיבי על ידי הנושים, בדרישת היעדר התנגדות שלהם, כך שנושים אדישים שלא יתייחסו ייחשבו כתומכים בהסדר. הכלל הזה יחול בכפוף לכך שניתנה להם הזדמנות להשתתף באספה, שהתוצאה הייתה ברורה להם.

הוספנו כאן איזושהי חובה של מנהל ההסדר לאשר שהוא המציא להם את הבקשה לאישור הסדר וגם את ההזמנה לאסיפת סוג, והובהר במסגרתה מה התוצאה של אי ההשתתפות. מה זה אסיפת סוג? הסדר חוב מאושר באספות סוג כדי לאפשר הפרדה. מה זה אספה?

אספה לפי ההסדר כאן לא חייבת להיות פיזית. זאת אומרת, אם זה עדיין קורונה, חלילה, ועושים את זה בזום, זה בסדר.

גם הוספנו הבהרה בנושא בהמשך. לפעמים נושים, בעיקר בחובות קטנים, פחות רואים צורך להשתתף. זה נועד לשנות את ברירת המחדל. זאת אומרת, זה ברור שהם צריכים לדעת מזה, ואם הם לא עשו משהו פוזיטיבי, אז זה כאילו שתיקה כהודאה. זו הכוונה.

היועץ המשפטי, העלה נקודה לדיון כששאל האם ההסדר מאוזן מבחינת הנושים, ואני חושב שאנחנו תומכים בהערה שמעל רף מסוים באמת, לפעמים הוא לא הגיע, אז שתיקתו לא תיחשב כהסכמה. יש פה רף, זה עד 150,

כן, ברור. אבל בתוך ה-150 יש לפעמים נושה של 80,000. לא, אני אחסוך לך את כל הנאום. זה נכון שיש פה משהו שמצריך אולי דיון בעניין הזה. אני חושב שזה נכון לגבי יחידים. זאת אומרת, ברגע שאני יודע שמנהל ההסדר העביר את זה לנושים. אם זה נושה שיודע שזה שנמצא מולו הוא אדם שהוא עבריין סדרתי, הוא יקפוץ רק מעצם הידיעה תאמין לי. הוא מייד ינסה לנצל כל מה שהוא יכול כדי לעצור את התהליך. חבר'ה, אמרתי בתחילת הדיון שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר - לא יהיה. היום אנחנו בטוב, את הטוב ביותר נשאיר לאחר הקורונה. לכן, אני חושב שהדבר הזה הוא כן ראוי וכן נכון. כי אם נושה יצטרך כל פעם פוזיטיבית להגיד שהוא מסכים, ואם הוא לא ענה, וכן ענה או שכח, אנחנו שוב מסבכים את העניין, ויכול להיות שאנחנו אפילו מסבכים אותו. למה? כי ברגע שהוא שמע שהולך להיות הסדר חוב, הוא ראה את זה, הוא לא עשה כלום כי הוא עסוק, אבל הוא אמר: ברוך השם, העיקר שמישהו נכנס לטפל בעניינים,

ומה אם הוא יטעה או לא יטעה, ונתחיל לחפש? אנחנו צריכים מינימום בירוקרטיה בתהליך הזה. גם נושה מעל 80,000 שקל? כן. למה לקחת 80? האם זה גימטרייה של משהו? האם 70 ו-60 זה לא כסף? הרבה פעמים אנחנו רואים שהבנקים או הזוכים לא מגיעים בכלל לישיבות האספה, וגם בהוצאה לפועל, מתוך שיקול שלהם לצורך העניין. אבל האופציה הזו קיימת, לכן זו בחירה שלהם באיזה חוב לבוא ובאיזה חוב לא לבוא. ברור שהאופציה קיימת. אבל כל עוד שהוא לא כתב ולא אמר אז זה ככה. פרופ' לרנר, לכאורה דווקא לנושה הגדול עם ה-80,000 יש תמריץ רציני דווקא להתייצב. אם כבר הנושה הקטן יהיה זה שיגיד: חבל לי. הייתה איזושהי תקלה שבגינה לא התייצב. ברור שזה סוטה מההסדר הרגיל של סעיף 85. מיכל, אני מבין שיש בסיס השוואתי,

אין עדיין בסיס השוואתי, אבל בכל מיני שיחות של כל מיני כוונות בעולם לעבור אולי לברירות מחדל כאלה, באמת בעסקים יותר קטנים וכאשר הנושים מיודעים, כשזה חלק חשוב. אנחנו שמנו כל כך הרבה תמרורים בדרך, ואנחנו צריכים להגיע למצב כזה שאם מישהו הולך לנהוג ישר, שינהג ישר ומהר - זה טוב לכולם, ומי שלא - ייתקל בתמרור כזה או אחר. לא לקחנו את האופציה להתנגד או לעצור את התהליך, פשוט אמרנו: לא אמרת, אז תגיד שהוא היה בבית חולים ולא היה יכול להגיד חבר'ה, בואו - - - אני רק רוצה להוסיף שזו פרקטיקה שנוהגת לעיתים בבתי המשפט ובהוצאה לפועל. כשבאמת יש פיזור מאוד מאוד גדול של חובות ונושים אדישים, פשוט ניתנות החלטות שנושה שלא יגיב ייחשב כמסכים. אני חושב שהופעל פה שכל ישר, וכך זה צריך להיות. מבחינתי, אפשר להמשיך הלאה. לגבי סעיף (1) אתם רוצים לקבוע שנושה שלא הוזכר ברשימה לא ייכלל בהסדר החוב? אני לא חושב שצריך לקבוע את זה, זה דבר מובן מאליו. זה בדרך כלל היום. אז כמובן יכולה להתעורר שאלה, אבל בית המשפט יכריע בה, האם הוא הושמט במכוון, לא במכוון, מה המשמעות. אבל אני לא חושב שצריך לקבוע את זה בחקיקה. אתה אומר שזו ההבנה של בתי המשפט.

גם חזקה על החייב שהוא רוצה להיפטר מהחובות לכל הנושים ו- - - אתם מטילים חובה על מנהל ההסדר להמציא. מה זה אומר? מה ההמצאה? כי הוא יגיד: לא קיבלתי. כל סוגיות הכתובות והסיפורים זה לפי נוהל הכנ"ר ומה שהוא ציין או לא ציין? איך נאתר אותם? לפעמים זו שאלה מורכבת באמת. אנחנו כמובן בחלוקת האחריות הזו מצפים מהחייב למסור את כתובות הנושים שלו כפי שצריך. אם מנהל ההסדר לא הצליח להמציא למישהו אז אני מניח שהוא גם יעדכן בדבר הזה את בית המשפט כדי שלא ייחשב אותו נושה שלא מודע להליך כמסכים. אין לזה פתרון - - - ברור שמנהל ההסדר אחראי לראות שההוא לא עובד עליו. זו הבעיה, כי לפעמים מקבלים כתובות ולא יודעים מי הנושה. אז אצרף גם חוקר פרטי לעניין? לא, חלילה. רק לפרוטוקול, על מנת שזה יצליח ושמנהל ההסדר לא ייכשל בתפקידו, ראוי להעיר את הנקודה הזו. ראוי שיהיה ערני. וגם באופציה שלא ייחשב נושה כמסכים אם לא ניתן לאתרו. זה נראה לי ברור, כיוון שאם אנחנו כבר הרחקנו לכת ומחשיבים אדישות כהסכמה אז בוודאי ובוודאי שנדרשת המצאה כדין. זאת אומרת, שזה נמצא בידיעתו בוודאי.

למה לא להוסיף אולי עוד סעיף ופשוט להגיד שיש גם חלופה ללכת למסלול הסדר תשלומים עד 150 בהוצאה לפועל לפי סעיף 190 שקיים בחוק? זה קיים, אתה פשוט פותח הליך חדלות פירעון.

הרי המסלול הרגיל שקיים בחוק. את זה אתם תודיעו לאנשים כשאתם מתייעצים איתם. אם אתה נכשל לפי סעיף 190 במסלול הזה, אתה מקבל צו פתיחת הליכים. היתרון בתיקון הזה הוא שאתה לא מקבל צו לפתיחת הליכים. אתה כאילו בונה פה מסלול הסדר של חוב עד 150 מבלי שיש עליי האיום של פתיחת צו הליכים, ואז מבחינתי יש לי אינטרס מאוד ברור ללכת גם במסלול הירוק הזה מבלי שאני צריך לפחד שאם מחר בבוקר אני לא מצליח בהסדר לפי הסעיף הזה, נפתח נגדי צו פתיחת הליכים. בחלק י' לפי חוק חדלות פירעון אין הגבלה של הסכום. הסמכות העניינית שקובעת שרשם הוצאה לפועל ידון בהליכי חדלות פירעון מתחת ל-150,000 שקלים, קבועה לגבי צו לפתיחת הליכים. הסדר חוב בכל סכום מגיע לבית המשפט, וזה גם ההסדר שמוצע כאן. חדלות פירעון בהוצאה לפועל זה מסלול נפרד שקיים במסגרת צו לפתיחת הליכים. ההסדרים כאן יהיו בבית המשפט.

גור, תמשיך. מיכל, אתם רוצים להוריד את 319כט, נכון? זה היה במקור בהצעת החוק הממשלתית,

עכשיו הממשלה רוצה להוריד אותו. ממירים את עיכוב ההליכים והופכים אותו לצו פתיחת הליכים. האם אתם יורדים מהסעיף הזה? תיכף נדבר על סעיף שהוא סיטואציה שאתה עובר מסיטואציה של עיכוב הליכים להליך חדלות פירעון כעניין מהותי. פה אני מבין שדובר על איזשהו סעיף טכני. אני הבנתי שאתם יורדים ממנו?

אני מציעה שהממונה יסיים את ההתייעצות ויתייחס. אוסאמה סעדי (תע"ל,

אני חושב שצריך להשאיר את זה ולהפוך את זה לבקשה, ולא להטריח ולהגיש בקשה נוספת עם אגרה נוספת. אביטל בגין, בינתיים חוות דעתך בעניין, בבקשה. הרכיב החשוב פה הוא לאפשר את המעבר מהבקשה, שייראו אותה כבקשה לעניין הליך חדלות פירעון, ולא להטריח את החייב שוב את החייב בכל התהליך מחדש של הבקשה, שכידוע לכם היא לא פשוטה. זה מה שאמר אוסאמה. ההצעה שלנו פה הייתה גם להדגיש שזה רק טכני. בניגוד לסעיף הבא, שתיכף נדבר עליו, כל המועדים יימנו מהמועד שאתה מודיע: אני רוצה שזה יהפוך להליך חדלות פירעון?

הכוונה הייתה להקלה טכנית, והבנתי שיש - - - רגע, דבר הממונה. מלכתחילה, כשהבקשה הייתה אמורה להיות מוגשת אלינו ומתופעלת בטופס מקוון, למעשה הייתה המרה של הטופס מהליך הסדר לטופס בקשה.

הטופס לא ימולא כטופס מקוון. המשמעות היא שיוטל נטל תפעולי בהמשך ניהול הליך חדלות הפירעון. כל הטפסים לא יהיו בתוך המערכת, כשבעל תפקיד יקבל את הנתונים הם לא יהיו מפולחים. הם יהיו למעשה טופס PDF. הרעיון היה לבקש את זה כהגשה מחדש.

אפשר לרדת מזה. אפשר להורות לו שהוא יגיש את הטופס מחדש, יתחיל תהליך, וכל האגרות וכל הזה יימשך. זה ברור. ברגע שאתה - - - -, אתה לא משלם את האגרה שלנו. נכון, אבל יש לך את האלמנט שאין להם בקרה על הטפסים. תיכף נבדוק את ההתכנויות הטכנולוגיות. במיוחד במסגרת השינוי, שהוא לבקשתכם, שזה יעבור ישירות לבית המשפט, אנחנו באמת צריכים לדאוג שיהיו כמה פחות טאקטים בדרך. כלומר, לחסוך בירוקרטיה.

אנחנו מקווים שרוב ההסדרים יצליחו ובכלל לא יהיה הטאקט הזה. אבל בכל מקרה.

אני חושב שמה ש - - - הרי מלכתחילה הכנסנו את הסעיף הזה מתוך תפיסה שירותית, מתוך רצון באמת להקל על הפרוצדורה, אבל בסוף אסור לנו שהחיסכון בפרוצדורה במקום נקודתי ייצר אחרי זה קשיים בניהול ההליך. גם לחייב יש אינטרס שכל המידע יהיה במערכת ושכל המידע יועבר לבעל תפקיד - זה מקצר הליכים אחר כך. השאלה היא לאיפה אתה מעביר אם בהתחלה אתה מטיל באמת את הנטל על החייב. אנחנו נעשה עוד בדיקה. היא אומרת שהפרוצדורה הזו יכולה לקצר עכשיו, אבל בהמשך הדרך, אם זה כן נכנס לזה, זה רק יאריך כי יהיו חסרים אז חלק מהנתונים. אוסאמה סעדי (תע"ל,

אדוני, יש היגיון במה שהם אומרים כי יותר קל ליחיד למלא טופס לבד מלהטיל על כל עובדי הכנ"ר להתחיל להקליד עשרות טפסים עבור אחרים, ואנחנו מצויים בעולם הזה. זה נטל מאוד קטן להטיל על החייב להגיש את הבקשה בצורה מקוונת. לא נכון, לא מדויק, הנטל ממש לא קטן. אם באלמנט של האגרה הכנ"ר מוחל על הדלתא אז אין פה אלמנט של כסף. יש אלמנט שחייב שרוצה שיטפלו בצורה מיטבית יכול להשקיע ולהעלות את הטפסים בצורה מקוונת, וההליך שלו יימשך. זה לא נטל גדול, וזה יחסוך לכנ"ר אלפי שעות, כשגם כך יש לו חוסר. גם בשלב הבא זה יחסוך. ברור, זה יחסוך לבעל התפקיד החדש שיתמנה, שיוכל לעבוד בצורה מקוונת. זה לא נטל גדול. אדוני, אנחנו בודקים את האפשרות לשמור את הטופס שממולא בבקשה. שי, מצד שני, אותו שופט, שכבר דן בבקשה שלו,

וכן אולי אותו מנהל הסדר. זה לא אותו מנהל הסדר. אולי בית משפט ימנה אותו. לא, בהגדרה זה לא אותו מנהל. כדי לאשר לך תמריץ להגיע להסדר ולא להיות אדיש לחלופה של: טוב, הוא לא הצליח בהסדר, ממילא אטפל בעניין שלו אחרי זה כבעל תפקיד - אתה יוצר בכוונת מכוון הפרדה ואומר: מי שהתמנה כמנהל הסדר, לא יתמנה כמנהל. צריך לשים פה דגש. כעורך דין שמייצג יחידים לוקח לי היום סדר גדול של בין שלוש לחמש שעות למלא את המסמכים,

לא להתבלבל, זה לא טופס מקוון רגיל. מדובר על עשרות מסמכים, כולל רשויות שאנחנו צריכים. אז אתה מצפה שהמדינה תעשה את זה?

יש פה הבנה שיש הבדל בין מילוי ההליך לפני כן, שלא מצריך עורך דין, אני יכול למלא את זה ידנית, רק חתימת עורך דין בסופו של דבר, לבין זה שאני צריך למלא את הטפסים ואני מחויב כבר להוציא כסף לעורך הדין כי בסופו של דבר אני לא יוצא לדרך מבלי שעורך דין ממלא לי את הטפסים. זאת אומרת, הגשת הבקשה כרוכה כבר בהכנסת היד לכיס. בין 3 ל-10 זה סדר הגודל שלוקחים כשכר טרחה רק על הגשת הבקשה, זה לא מה בכך. צריך לדעת

להערכתי, לא יתקדמו לשם. אם יש אפשרות טכנולוגית לשמור את הטופס הראשון ולטעון אותו אחרי זה למערכת חדלות פירעון, אנחנו נעשה את זה. תודיעו לנו בהמשך הדרך. שי הטיב לתאר את הדברים אם אין אפשרות - זה ייצור את הבלוק הזה. השאלה היא איך אתה מפזר את האירוע הזה, מי השחקן הנכון לשאת במחיר הזה. אני חייב להעיר,

כי בחוק הקודם הבטיחו לנו שהכנ"ר יקבל את כל התקנים הדרושים לצורך עמידה ביעדים, וסיגל בטח לא תגיב. אני חושב שלא צריך לבזבז את זמנם של אנשי הכנ"ר ולהטיל עליהם עוד עומס עם ההקלדה. בתור מערכת ההוצאה לפועל, גם עלינו, לגבי בקשות של חייבים מתחת ל-150,000 שקל, שיחזרו אלינו, זה גם יקשה עלינו אם כל הנתונים לא יהיו מוקלדים בצורה מסודרת למערכת. מועד הפתיחה שייחשב, משמעותי מאוד לגבי זכויות עובדים. אם הגשתי בקשה לעיכוב הליכים ולאחר שלושה חודשים המרתי אותה לבקשת חדלות פירעון, ובינתיים בתקופה הזו העובדים לא קיבלו שכר, צריך שמועד הזכאות שלהם יתחיל ממועד הקפאת ההליכים מול הביטוח הלאומי. הסעיף שעליו אנחנו מדברים כעת הוא סעיף טכני של הגשת מסמכים. עוד רגע אנחנו מגיעים. אוקיי, כרגע אנחנו שמים אותו בצד. נחכה לתשובה לגביו. נחכה לתשובה מהכנ"ר. נעבור לסעיף המהותי יותר בהקשר הזה סעיף 319ל: מעבר להליכי חדלות פירעון. אנחנו מציעים לשנות אותו בכמה היבטים, חלקם יותר מהותיים וחלקם יותר הבהרתיים. אקריא את כולו ואז ניכנס להיבטים השונים: "פקע או הופסק עיכוב ההליכים וניתן צו לפתיחת הליכים בעקבות בקשה שהוגשה בטרם הסתיים אותו עיכוב הליכים, או ניתן צו לפתיחת הליכים בעקבות בקשה לצו שהוגשה בתקופה שבית המשפט השהה את הפסקת עיכוב ההליכים, לפי הוראות סעיפים 319טז(ג) או 319כז(ד),כדי לאפשר הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים, יחולו הוראות אלה:

יראו את מועד ההחלטה על עיכוב הליכים, לעניין הליכי חדלות פירעון של החייב, כמועד מתן הצו לפתיחת הליכים לגבי אותו חייב, ואת מועד הגשת הבקשה לעיכוב הליכים כמועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים, ואולם נושה בחוב עבר רשאי להגיש לנאמן תביעת חוב בתוך שישה חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים כאמור בסעיף 210(א). (2) הוצאות ההליך לפי סימן זה ייחשבו הוצאות הליכי חדלות פירעון, בפסקה זו, "הוצאות ההליך" כל ההוצאות הנובעות מפעילות שביצע מנהל ההסדר במסגרת עיכוב ההליכים, לרבות שכרו, וכן הסכומים הנדרשים לפירעון אשראי חדש כאמור בסעיף 319יא(6), ולעניין תאגיד או יחיד המנהל עסק, גם הוצאות שהתחייב בהן בהתאם לתכנית ההפעלה." כאן יש שינוי קטן. "(3) לגבי יחיד שהגיש בקשה לפי סימן א' לפרק י"ב לחלק ג' בחוק,

לעניין גיבוש הסדר תשלומים." אנחנו כמובן מקווים שכל עיכובי ההליכים יסתיימו בהסדר שיאושר. אנחנו כן חושבים שחשוב לקבוע מה קורה במקרה שעיכוב ההליכים לא הגיע להסדר חוב ויש צורך לפתוח לגבי החייב בהליכי חדלות פירעון. כאן חשוב להבהיר מה היחס בין פעולות שנעשו בתקופת עיכוב ההליכים לבין הליכי חדלות פירעון, במיוחד כיוון שלצו עיכוב הליכים יש משמעות לעניין ביטול עסקאות זה המוקד המרכזי. אנחנו מציעים שההסדרים האלה יחולו רק על צווים לפתיחת הליכים שניתנו בעקבות בקשות שהוגשו כשעיכוב ההליכים היה עדיין תלוי ועומד. צריך לעשות איזשהו קו חתך מסודר. בגלל הקפאת ההליכים בית המשפט לא ידון בבקשה כזו לצו לפתיחת הליכים כשעיכוב הליכים עדיין קיים, אבל כן ניתן להגיש בקשות כאלה. הסעיף מבוסס על סעיף שהיה קיים בחוק החברות, שעסק ביחס בין הקפאת הליכים לפירוק. במקרים כאלה אנחנו מציעים לראות את מועד ההחלטה על עיכוב ההליכים כמועד שניתן בו צו לפתיחת הליכים, ובמועד הגשת הבקשה כמועד הגשת הבקשה. הבהרה נוספת היא לגבי חובות שקיבלו במסגרת הסדר החוב מעמד של הוצאות הליך. המעמד שלהן צריך להישאר גם במעבר להליכי חדלות פירעון. אנחנו מסכימים לתוספת של הוועדה. סעיף קטן (3) מתייחס ליחיד שנפתחים לגביו הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל. כזכור לכולם, שם יש ניסיון להגיע להסדר תשלומים לפני מתן הצו. אם ניתן עיכוב הליכים לצורך גיבוש הסדר חוב לגבי אותו יחיד, חשבנו שאם ההסדר לא התקדם אין טעם לעשות ניסיון נוסף ולעכב את הצו, ולכן אנחנו מציעים לפטור אותו. זה בעצם היחיד עם חובות שמתחת ל-50,000.

כמה שאלות והבהרות: ראשית, אנחנו שינינו, ואני מבין שזה מקובל עליכם. ברישא הסיטואציות שבהן אנחנו מחילים את ההסדר הזה זה אם הוא הגיש את הבקשה בזמן שהיה עיכוב הליכים רגיל. אני יודע שזו הפרקטיקה, אבל לכאורה אין סיבה שהוא יעשה את זה כי אתה בהקפאת הליכים, אבל אני מבין שכך נהגו במשך השנים. אנחנו כן הוספנו חידוד במובן של הבניה לגבי מי שחושב שהוא בכלל לא יכול להגיש בקשה בתקופה הזו כי יש עיכוב הליכים שיוכל לעשות את זה בתקופה שיש בקשה להשהות את ההפסקה, כשזה כבר על סף סיום, כדי שלא יברח לו העניין, ואני מבין שזה מקובל עליכם. האם אין טעם להוסיף פה גם משהו שמאפשר בתוך זמן קצר אחרי שהסתיים עיכוב ההליכים?

מי שלא היה מספיק ערני, שבוע או 14 יום אחרי שהסתיים, עדיין זה ייחשב אחורה? אני חושבת שבהקשר הזה יש טעם בכל מיני דברים ואפשר לחשוב על כל מיני פתרונות. מה שחשוב כאן זה ההמשכיות. אנחנו רוצים שחייב שנמצא בעיכוב הליכים לא יתחיל להתפזר לו ואז הוא ללא פיקוח. אנחנו רוצים לייחד את ההמשך הזה ואת ההבהרה הזו למקרים שבהם עיכוב ההליכים והקפאת ההליכים יכולים להיות כמקשה אחת ולא עם פערים. אתם מניחים שיחיד לא יכול לפתוח בצו לפתיחת הליכים במהלך העיכוב? בדרך כלל הנושים לא יכולים, הם לא רשאים להגיש, אבל יחיד יכול להגיש באמצע התקופה.

יחיד יכול לבקש באמצע התקופה אבל אז אפשר יהיה להפסיק את עיכוב ה - - -. זאת אומרת, אני לא מבינה. הוא יוותר על הסדר החוב.

לא רק יחיד, גם תאגיד כל אחד יכול להחליט שהוא מתחיל.

אבל לו יש את הכוח להגיד: אני מפסיק את האירוע הקודם. אני מבינה, אני מניחה שזה פחות נפוץ, אבל לא ראינו צורך. לא אמרתי שהסעיף הוא בסימן ד' של הדין במעבר להליכי חדלות פירעון. זה כמובן חל גם על יחידים וגם על תאגידים.

אנחנו מחריגים את הגשת תביעת חוב. היא נמנית רק משישה חודשים בצו לפתיחת הליכים עצמו. נכון, כן. אנחנו לא רוצים שימנה אחורה

לגבי מועדים אחרים, כמו תשעה חודשים שיש לצורך שיקום כלכלי לפי סעיף 23(ב) - איך מונים אותו ביחס לתקופה הזו? יש כל מיני מועדים שמנויים במסגרת ההליך. בדקנו לגבי העיקריים. לגבי התשעה החודשים של ההפעלה אני קצת פחות מודאגת כי אם כאן נעשה ניסיון שיקום או ניסיון עיכוב הליכים כדי להפעיל ונכשל, כנראה שהצו יהיה פירוק, ואם לא יש את התשעה חודשים, ובמקרה הצורך יש גם הארכות. אני לא חושבת שצריך להדגיש כאן משהו מסוים בהקשר הזה. אז הסעיף הזה נוגע בעיקר לביטול הענקות, זה בעיקר רלוונטי ל-219,

זה הדבר העיקרי, אבל יש עוד כל מיני נקודות, ולכן היה לנו חשוב

אוקיי. נחדד שבגלל השינוי שעשינו, שעליו נדבר תיכף, לגבי תוכנית הפעלה, אז באמת גם ההוצאות שהן במסגרת התחייבות לפי התוכנית הפעלה, זה ייחשב גם הוצאות הליך. זה נותן מענה לסיטואציה שבה החברה ממשיכה לעבוד מול ספק או שיש לה הוצאות לפי התוכנית שנוגעות לתפעול השוטף שלה - אז שלספקים יהיה אינטרס להמשיך לעבוד איתה בתקופה הזו. הן מקבלות מעמד עדיף אחר כך בהליכי - - - הכוונה להוצאות סבירות,

זה באישור, זה בתוכנית ההפעלה. זה הוצאות במסגרת תוכנית ההפעלה שמאושרת על ידי בית משפט. כן. הכוונה כמובן שההוצאות השוטפות צריכות להיות משולמות, אין כוונה לצבור חובות. אבל למקרה שיש נסיבות שבהן זה כן קורה והן במסגרת ההפעלה שאושרה על-ידי בית משפט, ראוי להעדיף אותן. חוזים קיימים נכנסים בתוך זה? כן. החוזים הקיימים יכללו בתוכנית ההפעלה, נכון?

גם לגבי חוזים קיימים יש את התוספת שדיברנו עליה, שבית משפט - - - תיכף נדבר עליה. השאלה היא האם צריך לציין את זה במפורש פה או שזה ינבע עם תוכנית ההפעלה? אורי, אנחנו הרי מוסיפים אפשרות של חוזים קיימים שגם צריכים להיות במסגרת הוצאות הליך. האם צריך לציין את זה במפורש או שנסתפק בכך שזה יהיה בהתאם לתוכנית ההפעלה? אני לא בטוח שצריך לציין את זה במפורש. כי כשבית המשפט רואה את כל הבקשה ואת כל עסקי החברה כפי שמפורטים בפניו במסגרת הבקשה, במסגרת תוכנית ההפעלה, אני לא בטוח שחייבים לציין את זה במפורש. אבל לא יועיל לא יזיק. זה לא מחויב. האם גם יחיד עצמאי המנהל עסק קטן או אפילו עסק זעיר, חייב להגיש תוכנית הפעלה ולאשר אותה? חוק חדלות פירעון מפריד. למעשה, יש בו התייחסות מיוחדת ליחיד שמנהל עסק. כאן אנחנו כן חושבים שכדי ליהנות מהתועלות ומעוד כמה כלים מיוחדים שנועדו בסך הכול להטיב, כן יצטרכו להגיש תוכנית הפעלה. לגבי מה נחשב בהכרח ניהול עסק ולא נחשב אני משאירה לנציגי הממונה לחדד. השאלה היא האם קוסמטיקאית, שעובדת מהבית ומרוויחה 5,000 שקלים בחודש, צריכה להתחיל לבנות תוכנית הפעלה? יש מקרים שזה לפעמים - - - זו תוכנית פשוטה. אני מניח שהדרישה לפרוד תיגזר מסוג העסק שבו מדובר. אני מניח שאצלה הדבר הזה יהיה מאוד מאוד שלדי. אין דרישה קונקרטית למה צריך להיות בשביל תוכנית הפעלה, רק צריך לציין מה אני הולך לעשות במהלך התוכנית?

אם זה עסק קטן זה יהיה שתי שורות, ואם זה עסק גדול זה יהיה שבע שורות. לשאלה הקודמת - אני חושב שנוסיף פה התייחסות להוצאות של חוזים קיימים. כדי שלא יהיה אחרי זה ספק, נוסיף את זה בנוסח. "319ל אי-מינוי מנהל הסדר כנאמן לגבי יחיד - מנהל הסדר שמונה בעיכוב ההליכים לגבי יחיד, לא ימונה כנאמן בהליך חדלות פירעון לגבי אותו יחיד." אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. השאלה היחידה פה היא למה רק ביחידים מנהל הסדר לא יכול להפוך נאמן? למה בתאגידים אין את האיסר הזה? אני חושב שהמוטיבציות והכוחות בתאגידים שונים מאשר ביחידים. לא הייתי אומר שיש סיבה כל כך עקרונית למה זה לא יקרה בתאגידים, אבל בדרך כלל היכולת של מנהל הסדר להשפיע על הסדר בתאגיד היא פחותה מאשר בעניין של יחיד. ביחיד יש מרכיבים פסיכולוגים, יש מרכיבים שהאישיות המשפטית היא אותה אישיות משפטית ולא נפרדת. לכן, זה יותר חשוב ביחידים מאשר בתאגידים. אבל שווה להוסיף איסור כזה בתאגידים?

אלמנט נוסף שדיברנו עליו היה דמי שכר לימוד - כמה זמן לוקח ללמוד תיק של תאגידלעומת תיק של יחיד. אורי צודק, אין פה אותן מוטיבציה. מול יחיד אתה אומר, וכמובן שאני שולל את האופציה הזו כנציג לשכת עורכי הדין, שמנהל הסדר יעשה חשבון: אולי חלילה לא משלמים לי הרבה ואני לא אתאמץ, ואני אראה את זה בהמשך בפורמט אחר. אנחנו יכולים לחיות עם ההיגיון הזה. לגבי תאגידים גם התפקיד שיש לו וגם המורכבות שונים לחלוטין ואין שם אלמנט

לכן, אני חושב שמה שאמר אורי הוא נכון. אני רוצה לחדד עוד הבדל. בתאגידים יש עקומת למידה מאוד נכבדת של עסקי התאגיד שנדרשת למנהל ההסדר כדי להבין, זה לא כמו ביחיד. אותו זמן לימוד ושכר לימוד, שבסופו של דבר ההליך משלם אם אפשר לחסוך את זה בתאגידים על פני יחידים, שזה לא שייך, אז יישאר אותו מנהל הסדר. הבנתי, אוקיי.

אנחנו נספוג אולי את ההטיה המסוימת בתמריצים בשביל להרוויח את שכר הלימוד.

אוקיי. עוברים לסימן ה' - שונות. "319לב. תחולת תקנות על הליכים לפי פרק זה תקנות לפי סעיפים 8,

356 (1) ו-(2) ו־357 יחולו לעניין הגשת בקשה לעיכוב הליכים ולהקפאת הליכים נגד אדם שלישי, ולעניין פרסום והמצאה על הליכים לפי פרק זה בשינויים המחויבים, ויראו לצורך כך את המגיש בקשה לעיכוב הליכים כאילו הגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, ולגבי תאגיד, בקשה לצו לפתיחת הליכים הכוללת הפעלת התאגיד ואת ההחלטה על עיכוב הליכים כאילו ניתן צו לפתיחת הליכים." כיוון שההסדר הזה מוצע כהוראת שעה אין באמת שהות או היתכנות להתקין תקנות לכבודו, אבל כן יש הוראות שחסרות. זה עלה בכמה מקרים.

כשעסקנו במסמכים ודוחות שחייב צריך לצרף לבקשה, גם יחיד וגם תאגיד, עלו שאלות מצד הייעוץ המשפטי של הוועדה לגבי תוכן הפרסומים שיפרסם הממונים. כל הדברים האלה מוסדרים בתקנות חדלות פירעון ויכולים לסייע לנו ולשמש גם כאן, ולכן אנחנו מציעים להחיל אותם. שתי שאלות: ראשית, האם את לא חושבת שצריך להוסיף התייחסות לתקנות מכוח 321, ואני יודע שהן לא אושרו. אני חושבת שזה עלול לבלבל. זאת אומרת, אם יהיו תקנות מכוח 321 ויש תקנות לגבי - - -,

זה יעלה שאלות ולכן כרגע זה מה שיש לנו ועם זה אנחנו מתכוונים לנצח. זאת אומרת, ההנחה אם שגם כשיהיו תקנות מכוח 321, בתקופה שהדבר הזה בתוקף, עדיין הבקשה תוגש בתקנות שהן לפי 8 ו-12.

לפי תקנות לצו לפתיחת הליכים ולא תקנות לפתיחה בהסדר חוב.

יש כאן היבטים שיותר דומים מבחינת עיכובי הליכים. יכול להיות שיש כאן איזושהי מורכבות שכן מצדיקה להתאים את זה לצו לפתיחת הליכים. בעיקר שאתה לא מוסיף את המתווה להסדר חוב. למשל. קבענו כאן הוראות ספציפיות וזה נראה באמת שזה יכול רק לבלבל.

ומה עם ההשמטה של 356(3)? כרגע לפי תקנות העבירות השונות יש פער והבדל בין אגרה בבקשה לצו לפתיחת הליכה, שמוגשת לממונה, לבין אגרה בדבר הסדר חוב, שמוגשת לבית המשפט. כיוון שאנחנו הולכים במסלול של בית משפט אז מתאפשר והגיוני להשמיט את ההתייחסות לתקנות אגרות ולהחיל כאן את ההסדר של אגרה שחלה על הסדר חוב. אבל 353(א) מדבר על אגרות ותשלומים בעד הליכים לפי חוק זה. לפי חוק זה, זה כולל גם הסדר חוב וגם - - - אני מבינה את השאלה. יש גם את חוק בתי המשפט שחל על הליכים בבית משפט, ושכרגע התקנות - - -.

אם לא נוריד את זה, האם זה ברור שזה מה שחל, אם נפנה לכל סעיף 356. שוב, הליכים לפי חוק זה זה גם הסדרי חוב וגם הליכי חדלות פירעון. את אומרת שאם את לא מפנה ל-356(3) את בכלל לא הולכת לאגרות לפי חוק חדלות פירעון אלא לפי האגרות של חוק בתי המשפט. זה מבורך. צעד חשוב, יעודד אנשים לפנות לפה ולא לשם. ההליך יהיה יותר זול ברמת אגרות.

ברמה המהותית זה ברור. ברור שהכי ברור שזה טוב, השאלה היא רק מבחינת ההפניה. נשאיר את זה כך? ואין אגרות לפי חוק זה שאתם תצטרכו לתיקון הזה שהן לא העניין הזה של הליכה לבית משפט? יכול להיות שכדאי להשאיר ושפשוט אנחנו מבהירים עכשיו שהכוונה שכמו עכשיו לגבי הסדר חוב בבתי משפט, זו האגרה שתהיה. יכול שכדאי להשאיר את (3).

אז אני מוחק את (1) ו-(2), שביקשתם שנוסיף, ונשאיר את 356, אבל אתם מבהירים לפרוטוקול שבכל מקרה האגרות יהיו - - - כפי שקבוע בתקנות בתי משפט (אגרות).

בקי קשת, בבקשה,

תודה, אדוני. אני רוצה לחזור שוב לעניין הטפסים שהיחידים צריכים לצרף, ובכל זאת להציע שתהיה כאן אפשרות לשיקול דעת, שהחייב לא יהיה חייב בכל מקרה למלא את כל כ-20 עמודים של הטופס הרגיל שצריך לצרף כדי להגיש את הבקשה לחדלות פירעון כתנאי, שזה יהיה שבלי כל הטפסים האלה אי אפשר לקבל את הבקשה. אם זה יאושר כשיקול דעת, אני חושבת שזה יתאים מאוד לחלק מהבקשות, במיוחד כשיש בעיה קשה של ייצוג, וכידוע הסיוע המשפטי יכול לייצג חלק קטן מהאנשים, כשאנשים אחרים שצריכים מהסכום שאמור ללכת להסדר לשלם סכומים מאוד גדולים לעורכי דין למלא את הטפסים, זה יכול להכשיל את ההליך.

הייתי מציעה שתהיה אפשרות או לאפשר טופס חלופי יותר פשוט ליחידים או לפחות לשים סעיף שיקול דעת שיאפשר במקרה המתאים שיוגש על ידי היחיד בלא ייצוג, גם אם לא הוגשו כל המסמכים, אם לא חסר מסמך חיוני לפי שיקול דעת בית המשפט.

אם הטופסיאדה הזו לא נעשית עכשיו יכול להיות שאחר כך היא תהפוך לאבן נגף. השאלה היא האם לקצר את זה טיפה, לפשט את זה יותר. אני מסכים עם העיקרון שאמר היושב-ראש, שמה שאנחנו נוותר עכשיו, אחרי זה יהפוך לאבן נגף.

כיוון שכל נושה בסופו של דבר שוקל את חלופת חדלות הפירעון מול חלופת ההסדר המוצעת לו. מספיק שנושה יחשוב שפה חסר איזשהו טופס, שאנחנו בטובנו באמת רצינו לבוא ולהקל, אבל הנושא יגיד: לא, אני רוצה שעכשיו תביא לי את זה כדי שאבחן ואדע אם לתמוך או לא.

בעצם הזמן הזה שהחייב יצטרך להביא את הטופס, לשכנע את הנושא, אנחנו מבזבזים פה זמן מאוד מאוד יקר.

חשוב שכל הקלפים יהיו ברורים לכל הנושים, בדיוק כמו שהיה להם בחדלות פירעון, ואז באמת תהיה להם באמת מוטיבציה גם להסכים לזה.

אבקש להבהיר את כוונתי. לצורך העניין, דייר שגר בדירת עמידר והוא לא הצליח להוציא אישור שאין לו בעלות נכסים, שאין לו דירה אחרת הוא עדיין לא הוציא את האישור הזה. אנחנו יודעים מהיסק לוגי שלא הגיוני שהאדם הזה, שגר בדירת עמידר בשיכון, מחזיק לעצמו דירה מאוד גדולה ומפוארת במקום אחר, כי זה הרי אסור לפי חוק ונצטרך להניח שהוא רימה את המערכת. אם הוא לא הצליח להוציא ממס רכוש את האישור הזה, השאלה אם אי אפשר לקבל את הבקשה ולהתחיל לטפל, והנושה תמיד יוכל להגיד: אולי בכל זאת, ובית המשפט יוכל יגיד: בכל זאת אתה צריך להמציא. אבל לדעתי זה לא צריך להיות מחסום. יש כל כך הרבה מסמכים שצריך להמציא, וברור לכולנו שקוסמטיקאית שעובדת מדירת עמידר בה היא גרה לא משכירה וילה בקיסריה.

אנחנו משתדלים להקל גם בבקשות רגילות. אבל השאלה היא האם יש לך פה שיקול דעת. למעשה, זה מה שהיא מבקשת. היא אומרת שבסופו של דבר צריך להיות שיקול דעת גם אם הוא לא מילא או לא הביא את הכול. שוב, זה מוגש לבית משפט. אם הוא הגיש את זה והחסיר טופס, שהוא בעיני בקי לא מהותי וגם בעיני בית המשפט הוא לא מהותי, בוודאי שזה לא יהווה חסם כדי שההסדר יתקדם. יכול להיות שבפרקטיקה בגלל שבהליך חדלות פירעון אתה מגיש את זה לממונה בטופס מקוון, ואז אם אין משהו אתה לא יכול להגיש את זה.

פה אתה מגיש את זה לבית משפט, לכן ממילא כעניין טכני אתה לא תהיה חייב להגיש. כלומר, אחרי זה אולי בית משפט יגיד: איפה זה? אבל בניגוד לטופס מקוון, פה זה לא שאתה לא יכול להגיש כעניין פיזי אם אין לך את זה,

נכון. הוא שואל האם הדבר הזה תוקע לך את כל הטופס? פה לא, כי פה זה לבית משפט. פה אתה מגיש לבית משפט. בתהליך חדלות פירעון רגיל אתה מגיש לממונה, פה אתה לא מגיש לממונה אלא לבית משפט.

ופה אתה יכול לצרף את מה שיש לך. יש שיקול דעת של בית המשפט בסוף, וגם אין חסימה שבה אתה תקוע אם חסר לך אישור זה וזה כרגע, כמו שאמרה בקי. אתה לא תקוע. אבל אם הנושה יתעקש וכן ירצה, בית המשפט יפעיל שיקול דעת. ומה קורה אם הסדר חוב לא הצליח ובית המשפט לא דרש את המסמכים? כשאני ממיר עכשיו את הסדר החוב לצו לפתיחת הליכים וזה חוזר למגרש של הממונה, אז הממונה ידרוש ממני עכשיו לחזור אחורה ולהשלים את המסמכים כחלק מתנאי לצו - - - ? כן, יכול להיות שכן.

מה קורה בהמרה? התשובה היא כן. חשוב להבין. ראשית, הנושה יכול לא להסכים. חבר'ה, אל תתישו אותי. אני רוצה לגמור את הצעת החוק היום. בואו נתקדם כי אנחנו צריכים לחזור לנושאים חשובים. בסדר. אני אומר, כעניין פרקטי זה יהיה יותר פשוט מול בית משפט, כעניין נורמטיבי אתם לא רוצים לוותר על זה באופן עקרוני. הדברים ברורים. איתמר גזלה, משרד הכלכלה,

שלום, שלום. אני רוצה לחזור קצת אחורה, לסעיף 319ל כשמדובר על מינוי מנהל ההסדר להיות גם נאמן בהליך חדלות פירעון. אני רוצה להציע פה משהו לוועדה בעניין עסקים. כלומר, מצד אחד, ליחיד שמנהל עסק, עוסק מורשה וכד', לאפשר, אם העסק מעוניין בכך, למנות את אותו מנהל הסדר, כי כמו שאמרתם כי יש את נושא שיעורי בית ואם הוא כבר מכיר את העסק ועשה את כל זה, ואם העסק מעוניין בכך אז לאפשר לו את זה. מצד שני, לגבי תאגיד מהכיוון ההפוך.

אם תאגיד מתנגד לכך שימונה אותו מנהל הסדר אז לאפשר לו את ההתנגדות הזו.

התשובה היא שמינוי נאמן לא נתונה לשיקול דעת החייב. אין ממש שום כוונה לחרוג מזה כרגע, זה לא - - - ומה לגבי הנקודה הראשונה של עסק. אותו דבר - חייב כעסק וחייב לא כעסק. שיקול הדעת הוא אצל הממונה, אנחנו לא רוצים לפתוח. אני לא התכוונתי ששיקול הדעת יהיה שלו אלא לאפשר לו. בסוף מי שמחליט כמובן זה הממונה. התכוונתי לאפשר את המצב הזה כי כרגע החוק לא מאפשר את המצב הזה. אני לא התכוונתי לנקודה השנייה, אני מדבר על הנקודה הראשונה שהוא אמר מה שאמרתם לגבי נאמן של תאגיד, ששכר הלימוד היה יקר, אז אותו דבר לגבי יחיד שמנהל עסק.

11:23) זה לא אותו דבר, זה לא אותם היקפים. כפי שאמרתי קודם, אלה לא אותם היקפים ביחיד ובתאגיד ואלה לא אותן מוטיבציות, ולכן אני לא חושב שההערה מוצדקת. אנחנו גם בהצעת חוק ממשלתית אז - - - רציתי להציע רעיון לטובת כולם, זה כמובן לא נועד לפגוע בשום הצעת חוק ממשלתית. אנחנו עכשיו מגיעים לסעיף 2 - הסעיף של הסדרי חוב בחברות אג"ח. אני מבין שהרצון של הוועדה הוא לפצל אותו.

לא למחוק, אמרנו שנפצל את זה בינתיים. מאיר לוין, המשנה ליועץ, אמר שהוא העדיף למחוק, אבל הוא הסכים גם ל - - - כן,

איזה סעיף אנחנו מצביעים?

זה לפצל את סעיף 2. כל התיקונים שנכנסנו לחוק היו חלק מסעיף 1. אלו דברים שנשתלים לתוך חוק חדלות פירעון, וסעיף 2 זה הוראה נפרדת בתוך החוק. בדף שלפניכם זה עד עמוד 12. זה סעיף 2 להצעת החוק הממשלתית המבקשת להוסיף את סעיף 329א לחוק חדלות פירעון. אני מבין שהוועדה רוצה לפי סעיף 84(ב) לפצל אותו מתוך הצעת החוק.

חלק אחד יהיה כל יתר הצעת החוק, וחלק אחד יהיה בדיוק ה - - - אנחנו צריכים לאשר את זה במליאה. את הפיצול, נכון. אני מעלה להצבעה, לפי סעיף 84(ב), את פיצול סעיף 2 לחוק משאר סעיפי החוק. מי בעד? מי נגד?

אין נמנעים. הפיצול אושר והוא יועלה לאישור המליאה. יאירה, רשות שוק ההון, בבקשה. שלום. לגבי מה שעכשיו הוצבע רצינו להזכיר שהבקשה שלנו הייתה למחוק אותו, אבל אני מבינה שההחלטה לגבי הפיצול כבר עברה. שמענו אתכם ושמענו את מאיר לוין. הוא אמר שאין נפקא מינה. למעשה, אנחנו כבר הצבענו על זה. רצינו לחזור ולהעיר על סעיף 1 לגבי הקפאת ההליכים והתחולה שלו על חברות אג"ח, כי גם שם ביקשנו להחריג את התחולה שלו על חברות אג"ח ודובר שזה יידון בהמשך. אם עכשיו זה הזמן, אני אשמח להתייחס לזה.

בבקשה. סעיף 1 מדבר על הקפאת הליכים והוא חל על הרבה גופים, גם על כל התאגידים וגם על יחידים. לגבי תאגידים העברנו גם הערות בכתב. חברות אג"ח הן תאגידים שונים בשני היבטים ,שאנחנו חושבים שבגללם נכון להחריג אותם מההוראות האלה. קודם כול, מדובר בתאגידים שהם יותר מתוחכמים. דובר הרבה על ההבדלים בין התאגידים השונים. מדובר על תאגידים מתוחכמים ומדווחים.

וזה השיקול העיקרי, מי שרכש את האג"ח, הנושים שלהם, זה למעשה הציבור הרחב באמצעות השקעות, פנסיות, קופות גמל. ואכן, פה חשבנו שלא נכון לתת את ההקלות האלה. אנחנו ביקשנו לכל הפחות להחיל עליהם מבחנים מחמירים שיבדקו באמת את יכולת הגופים האלה להחזיר את החובות בסופו של יום לציבור הרחב. אנחנו הפנינו בעניין זה למתווה דרך, שפרסמנו עוד במרץ הקודם, שנותן מבחנים כמותיים וברורים יותר לגבי יכולת ההחזר של הגופים האלה, וזה באמת רק אם לא תתקבל הבקשה שלנו להחריג אותם לחלוטין. אנחנו גם ראינו את התיקונים שנעשו בהיבטים האלה בתזכיר ואנחנו חושבים שהם לא מספיקים. אני חושבת שנמצא איתנו כאן בארי, שהוא סגן הממונה על שוק ההון שאחראי על השקעות, ואולי גם הוא ירצה להתייחס ולהסביר קצת יותר את החששות שלנו מהתחולה של ההקלות על חברות - - - בארי, בבקשה. אתייחס בקצרה לנקודה עצמה.

כפי שציינה יאירה, אנחנו הסתכלנו על ההצעות המעודכנות ועל המבחנים שהוצעו. להערכתנו, המבחנים האלה לא מספיק מפורשים ולא מוגדרים בצורה מספיק סגורה שמאפשרת הרבה מאוד שיקול דעת שאפשר לקחת אותו למקומות שלהערכתנו לא יעשה טוב עם כספי הציבור, עם החוסכים. למשל, מוצע באחד מהתיקונים להתייחס להכנסות הכלכליות הצפויות ולמצבו הכלכלי. מנגד, כשאנחנו באנו ובחנו את אותו מתווה הדגל שיאירה התייחסה אליו והוצאנו נייר בהקשר עוד במרץ הקודם, בשלהי הגל הראשון, התייחסנו למבחן כמותי שהוא מאוד מאוד מחודד ומוגדר בצורה חד משמעית יש ספק, אין ספק, זה לא המקום לשיקול דעת. אנחנו חושבים, כמו שיאירה ציינה, שנכון לבוא ולהחיל את כל אותם מבחנים כמותיים, חד משמעיים וסגורים, ששוקפו באותו מתווה דגל שלגביו עשינו חשיבה עוד במרץ הקודם עם בואו של הגל הראשון. משרד המשפטים, בבקשה. הצעת החוק הממשלתית, המחייבת כמובן גם את רשות שוק ההון, יוצאת מנקודת הנחה שהסדר חוב עדיף על הליכי חדלות פירעון. אנחנו לא נמצאים במצב שהחברה במצב מצוין, בסדר גמור, והיא יכולה להמשיך בעסקיה כרגיל אלא אנחנו נמצאים במצב שהיא נמצאת במצוקה כלכלית, והבחירה כאן היא בין שתי אפשרויות: או להגיע להסכם שמקובל על רוב הנושים לפי הכללים, ולדעתנו, זה מצב שהוא win-win לכל הצדדים, גם לנושים, גם למחזיקי האג"ח, וגם לכל יתר הנושים, שאנחנו כמובן לוקחים אותם בחשבון ואנחנו לא חושבים שהם פחות חשובים, או למצב של הגעה להליך חדלות פירעון מלא. בהקשר הזה אנחנו לא רואים. כמו שחוק חדלות פירעון לא מפריד בהקשר הזה בין חברות אג"ח לחברות רגילות וכל סוגי החברות יכולים להיכנס לצו פתיחת הליכים ולעשות הקפאת הליכים, אנחנו לא רואים שיש כאן איזשהו הבדל שמצדיק לא לתת את הכלי הזה לחברות אג"ח. שוב, זה הליך שיהיה קשור לכלל הנושים. יש עוד סוגים של נושים חשובים, שגם הם נלקחים בחשבון, ואנחנו לא רואים סיבה להבחנה. אני גם לא רואה סיבה להפריד, כשבחוק חדלות פירעון ההתייחסות היא אחידה בהקשר הזה.

יש דברים ספציפיים להסדרי חוב: יש מומחה, יש כל מיני דברים כאלה, שיחולו כמובן. אבל ההסדר הבסיסי חל גם שם על חובות אג"ח. שמענו את רשות שוק ההון, ואני חושב שהעמדה של משרד המשפטים וגם של הייעוץ המשפטי של הוועדה היא שאנחנו לא נחריג את חברות האג"ח מעניין עיכוב הליכים.

אנחנו מגיעים לסעיף האחרון, וזה לפני שנחזור אחורה לסעיפים השונים שהיה בהם כל מיני נקודות להערות, וזה סעיף 3 שנמצא בעמוד 12 במסמך של הסעיפים הנותרים. אם אפשר לפני הסעיף האחרון, אנחנו נבקש להוסיף עוד סעיף להצעת החוק שנוגע למועד התחילה שלה. הנהלת בתי המשפט ביקשה - - - תחילה ותחולה זה בדרך כלל בסוף. נגמור את סעיף 3 ואחרי זה. תיקון סעיף 191 הוראת שעה 3. בתקופה של עד תום שנה מתחילתו של חוק זה, יראו כאילו בסעיף 191 (ג) לחוק העיקרי - בסופו נאמר "רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על קיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, אם מצא שיש קושי..., ואנחנו מציעים להוסיף פה: הקשור להגבלות שהוטלו לפי דין בשל התפשטות נגיף הקורונה לקיים את הישיבה בהתייצבות היחיד, ושקיום הישיבה באמצעות אמצעים טכנולוגיים אינו פוגע בהליך, ואנחנו מציעים להוסיף: ובלבד שהיחיד נתן הסכמתו לקיום הישיבה באמצעי טכנולוגי. אבל זה מרוקן. הסיפא מרוקנת את כל זה, למעשה. לא, דווקא ההנחה היא שהיחיד מסכים לזה. אשמח להסביר, אדוני היושב-ראש. הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל מתחיל בניסיון להגיע להסדר תשלומים. הרשם לא יכול לתת צו לפתיחת הליכים אם לא נעשה ניסיון להגיע להסדר. לפי החוק, החייב צריך להתייצב פיזית בלשכת הוצאה לפועל לטובת ההליך הזה. זה חשוב מכל מיני סיבות, אלא שבתקופת הקורונה זה לא תמיד אפשרי. התוצאה היא שכשיש איזשהן נסיבות של מגבלות על התקהלות, מגבלות תנועה, סגירת לשכות, חייב בבידוד, אי אפשר להתחיל את הליך חדלות הפירעון, החייב לא יכול לקבל צו לפתיחת הליכים, ולכן אנחנו מציעים שבמקרים כאלה אפשר יהיה - - - אני מסכים איתך, אבל במשפט האחרון היחיד יחליט שהוא לא מסכים לזום. היחיד הוא זה שמבקש את הצו לפתיחת הליכים, ולכן אם הוא לא רוצה - - - אז למה לתת לו את זה? למה התוספת? מיכל

ואני מבקש לקשור את זה למצב ההכרזה, לא רק זה. כל עוד שיש הכרזה ויש הגבלות אז אפשר בזום, למרות שאני מתנגד עקרונית לכל עניין הזום. אני התנגדתי גם בבית משפט וגם זה, אבל זה המצב, כי אנחנו רואים לפעמים איך זה נעשה. שלשום היה לנו ניסיון לאשר רשימות בוועדות הבחירות בזום, והיה קשה מאוד לנהל את זה כך. בסדר, נשאיר את זה, אבל מבלי שהיחיד נתן את הסכמתו. הרי הוא מעוניין בזה, אז למה? אבל זה לטובתו. אם זה לטובתו אז למה לתת לו את זה?

רק אם הוא מסכים, זה ייעשה בזום. אם הוא לא מסכים, אם הוא אומר שהוא מוכן לחכות עם זה כי הוא רוצה שייראה אותו בעיניים. אה, הוא רוצה בעיניים - בסדר, אוקיי. הרי זה בסוף הליך שהוא יוזם. אז אם הוא יוזם אותו, הוא לוקח על עצמו את האחריות. אביטל בגין, בבקשה. אני רוצה להעלות התלבטות לחשיבה על הסעיף הזה. לרוב גם אנחנו, בסיוע המשפטי, מאוד מתנגדים להעברת דיונים לווידיאו קונפרנס, ולכל מיני אמצעים דיגיטליים מרחוק, אבל בסיטואציה הזו של ישיבת ההסדר, המציאות שאנו רואים היא שיש מעט לשכות.

החייבים חייבים להגיע ממרחקים יחסית גדולים, והרבה פעמים הישיבות מתקיימות בגלל שהן חייבות להתקיים לפי דין, אבל הנושים בכלל לא מגיעים. מבחינת העלות-תועלת פה, ההתלבטות היא האם נכון לקשור את זה רק לקורונה, כל עוד באמת יש חובה לקיים את ההליך הזה, והמציאות המשתקפת היא שהנושים לא מגיעים. אז אם החייב מבקש את זה ואומר: אני מעדיף מאשר לנסוע מאילת, אני מבקש, לא סתם אני מסכים, זו בחירתי לקיים את זה כך, האם נכון להרחיב את זה דווקא יותר ולא לצמצם את זה להגבלות הקורונה? אשמח לשמוע מה דעתם של ארגונים אחרים שמייצגים את החייבים כי אנחנו באמת באיזושהי התלבטות בעניין הזה. אני מציעה להוריד את הקשור להגבלות הקורונה או לתת עוד חלופה גם אם זה לא קשור להגבלות הקורונה, אם החייב ביקש. לא סתם שהוא הסכים, הוא יזם פנה, ביקש ואמר: אני לא רוצה לעשות את הנסיעה הזו, אני מעדיף שזה יהיה בזום, אני יודע ממילא שלא יתקיים דיון של ממש כי הנושים לא הגיעו אז זה לא שווה לי את הטרחה לאפשר לו גם בסיטואציה הזו דיון מרחוק. אני הייתי מציע להוריד את ההגבלה של שנה בהקשר זה. בנוסף, אולי בכלל בהסדרים של עד 150,000 שקל גם לקבוע שנושה שלא הביע עמדה ייחשב כמסכים.

מבינים, גם ממה שאביטל אמרה עכשיו, שנושים לא מגיעים לישיבות האלה והרבה פעמים מדובר בסכומים פעוטים של 1,000 2,000 שקל. הרבה יותר קשה להתחיל לרדוף אחרי נושה כזה לעומת מצב שבו פשוט קובעים שמי שלא מגיע נחשב כמסכים. בקי, בבקשה. אני רוצה להצטרף לזה שאומנם לא לכולם יש גישה לזום, אבל אם זה מותנה בבקשה, בוודאי בהסכמת החייב, זה נכון לאפשר את הגישה בזום. יש הרבה מאוד אנשים שעבורם מדובר בנסיעה ארוכה, בהפסד יום שלם של עבודה, וזה מאוד מקשה עליהם, ולכן נראה לי ששימוש בטכנולוגיה זו או כדוגמתה נראה לי מאוד רצוי, ולא להגביל אותה רק בזמן קורונה. כפי שאמר חברי תומר רבינוביץ, גם בכלל התיקים היותר קטנים, שמתחת ל-150,000, בוודאי נכון לאפשר הסדר שבו הנושה לא טורח להגיע, ושזה לא יחסום את ההסדר. תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, בסעיף 33, מאפשרות לרשם החדש לא לקבל מסמכים, לא לקבל בקשה בכלל, אם זה לא לפי התקנות. אני רק רציתי להבין אם רוח הדברים פה זה שהפרשנות הנכונה זה שבתקנות של סדר הדין האזרחי אפשר להגביל, אבל התקנות הללו לא אמורות לחסום. כי לא הייתי רוצה שהרשם של המזכירות ימנע את הגשת הבקשה הזו פה כי הוא עשה צ'ק ליסט, עבר על כל הצ'ק ליסט של הנספחים,

אני חושב שמבחינה משפטית תקנות סדר הדין האזרחי זה הסדר כללי, ויש פה הסדר מיוחד. כאשר יש הסדר מיוחד הוא גובר על ההסדר הכללי זו התשובה. שי, בבקשה. אדוני, אנחנו כמובן גם מייצגים חייבים. אני חושב שמה שהציעה הגברת בגין הגיוני. אנחנו תומכים בזה כל זמן שהתיקון בתוקף. אין צורך להיכנס היום לשינויים מרחיקי לכת.

אני לא הולך עכשיו לשנות. אני חושב שאפשר להשמיט את הדרישה דווקא להטלה הגבלה של קורונה בנסיבות העניין, זה יסייע לחייבים. אני גם חייב לציין שמה שאדוני אמר לעניין הסיפא ברגע שאדם הגיש את הבקשה שלו, אז עוד פעם לפנות אליו על מנת שהוא יגיד: אתה מוכן פוזיטיבית שיתקיים בזום, אני לא חושב שזו פגיעה כזו קשה באוטונומיה שלו, זה דווקא יקדם את ההליכים. ההצעה הייתה להיפך לחזק את זה. להגיד: לא רק נתן את הסכמתו, אלא ביקש את קיום הישיבה בזום. אני מניח חייב שרוצה להגיע להסדר אז חזקה שהוא רוצה לקיים ולאפשר אותו. אומרים כאן שיכול להיות שהחייב עצמו לא רק מסתפק בזום אלא הוא רוצה לבוא, להיות נוכח פרונטלי ולדבר עם הרשם ועם הנושים, להיות נוכח. אם זה נדחה, אין לו פתיחת הליכים. הוא זה שצריך להיות מעוניין ולקדם את העניין הזה. הוא לא רוצה לעכב את זה. אני מניח שאין לו אינטרס לעכב את זה. אנחנו רק נוסיף את מה שאמרה אביטל בגין? מה שמציעים הוא לחזור לנוסח הממשלתי ולהשמיט את ההתייחסות - - - מיכל, זה יותר מזה כי הנוסח הממשלתי אומר: אם מצא שיש קושי לקיים את הישיבה. נכון, אם יש קושי. אבל היא מציעה זה לא שהוא צריך להגיד שיש איזשהו קושי מיוחד, אלא שהוא פשוט מעדיף לעשות את זה בזום. הוא לא צריך להראות קושי מיוחד. זה אפילו לא הנוסח הזה, זה עוד יותר הולך לקראת החייב בהקשר הזה. אביטל מבקשת שבסעיף 191 לא תהיה חובת התייצבות אלא שאפשר יהיה לנהל את זה בהליכים גמישים. כרשות האכיפה והגבייה, יש מידה של צדק בדברי אביטל. אם זה באמת תחום לתקופה הזו אז אפשר. כן, זה רק בתקופה של עד תום שנה יש תיחום. למה להגביל את זה לשנה? זה סדר הגודל של הצעת החוק כרגע. אנחנו פותחים את זה, אבל אנחנו כן עושים את זה עם בקשה שלו. נכתוב שלמעשה הדבר המרכזי פה לא יהיה הקושי האובייקטיבי אלא הבקשה הסובייקטיבית והרצון הסובייקטיבי של החייב. ולכן זה יהיה: רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על קיום ישיבה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, אם היחיד ביקש לקיים את הישיבה באמצעים טכנולוגיים, ובלבד ש - - - אני מציעה שזה לא יהיה: אם היחיד ביקש. תשאירו את זה לרשם, במסגרת ההבהרה שלו לנציג הרשם, שהדיון יכול להתקיים בצורה הזו. החייבים הרבה פעמים לא יודעים לבקש את זה אפילו. הנציג בוחן את כל התיק, רואה כמה נושים יש, ובמסגרת הקשר שהוא יוצר עם היחיד הוא יעלה בפניו את האפשרות לקיים את זה בצורה של היוועדות חזותית ויקבל את ההסכמה שלו.

לא כדאי לקשור את זה למשהו פרוצדורלי של הגשת בקשה מטעם החייב.

אני מציע: רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על קיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, אלא אם החייב ביקש שלא לעשות את זה ושיהיה בנוכחותו. הרי בישיבות האלה אנחנו נותנים שיקול דעת. כמו שאמרה ענת, אני נותן סמכות לרשם ההצעה לפועל. אם החייב בכל זאת רוצה שהוא יתייצב אז הוא יבקש. הכלל הוא שהרשם הוא המחליט. כן, בסדר. מה לגבי ההצעה להחיל פה גם את ההסדר של נושה שלא יתנגד ייחשב כמסכים? תיכף נגיע לזה, זה לא פה.

אביטל, הנוסח שהצעתי מקובל? לא ברור לי מה בסוף הנוסח. מבחינת ההתייחסות לבקשה שאמרתי, היא למנוע מצב שבו מופעל לחץ מכיוון מי שזה נוח לו לעשות במקרים שהחייב דווקא מעדיף להיות - שלא ייווצר עליו לחץ שבו הוא יחוש שהוא - - - לא, אני נותן לו את הזכות. לכן, התייחסתי למונח של הבקשה. מה הנוסח כרגע? אולי איזושהי פשרה בכיוון הזה זה לכתוב: רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על קיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, אם מצא שקיום הישיבה באמצעים טכנולוגיים אינו פוגע בהליך, ובלבד שהיחיד נתן הסכמתו לכך. היחיד לא התנגד לכך. ובלבד שהיחיד לא התנגד לכך. אני לא רוצה שהחייב יתחיל לתת הסכמות. הוא כן צריך לתת הסכמות, זה חשוב שהוא ייתן את ההסכמה הזו. אנחנו באים פה בשבילו ועבורו, להקל עליו, בסיטואציה הספציפית שהיא לא בגלל כפייה של הקורונה. הוא צריך לתת את ההסכמה. ברגע שאנחנו הופכים את ברירת המחדל, בעיניי יש לזה השלכה הרבה יותר רחבה על השאלה של כניסה של באמת הליכים דיגיטליים לתוך ההליכים המשפטיים, וממש לא לזה התכוונתי. אז בוא נשאיר: אם מצא שקיום הישיבה אינו פוגע בהליך, ובלבד שהיחיד נתן הסכמתו לכך. מבחינתנו, זה גם כן בסדר. אנחנו יוצרים איתו קשר, ההסכמה לא חייבת להיות בכתב. היא יכולה להיות מתועדת אחרי שיחת טלפון, וזה בסדר. יש לנו את האמצעים לזה. למה לא לעשות את הדיפולט שהציע היושב-ראש? גם מבחינת יעילות זה מקיים.

יכול להיות שכן עדיף לראות אותו ולהסביר לו. אבל אז הרשם לא

אני חושב שעדיף לכתוב: נתן הסכמתו. כי דווקא אם הוא מוחלש-מוחלש, יכול להיות שהוא לא יידע לתקשר בזום. חשוב שהוא באופן פוזיטיבי יגיד: זה בסדר, אני עשיתי את ה - - - בסדר. ההצעה מקובלת עלינו. אם כן, זה יהיה: אם הוא מצא שאינו פוגע בהליך, ובלבד שהיחיד נתן הסכמתו לכך. תומר, מה הצעת? הצעתי שבכל הנוגע להסדרי חוב בסעיף 191, אם כבר נוגעים בסעיף 191, שבכל מקרה גם פה נושה שלא הביע עמדה, ייחשב כמסכים. בסך הכול מדובר פה בנושים בחובות קטנים שרובם ככולם לא מתייצבים.

שמתקנים ממילא את סעיף 191, להוסיף שם גם את אותה הוראה שהוספנו קודם. זה לא רלוונטי, זה בסעיף אחר. אתה מדבר על אספות סוג. לא, לא. אני מדבר על אספה מקדימה בהוצאה לפועל. כשאני מגיש בקשה לחדלות פירעון, מתקיימת ישיבה מקדימה, ישיבת גישור, בהוצאה לפועל. אתה מדבר על סעיף 195. סליחה, 195 - להוסיף גם שם את אותה הנחיה. השינוי הזה הוא באמת מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רוצים לשמור אותו לעיכוב הליכים של תקופת קורונה ולא לגעת בהסדרים בחוק חדלות פירעון. אנחנו נבקש להוסיף גם מועד תחילה לחוק לבקשת הנהלת בתי המשפט, כדי לאפשר להנהלת בתי המשפט, גם למזכירות וגם לשופטים, להיערך לחוק הזה. נבקש: מועד תחילתו של חוק זה יהיה 14 יום מיום פרסומו. עדיף אולי לכתוב תאריך ברור? השאלה היא מתי מאשרים את זה והאם אנחנו מאשרים את זה מחר במליאה. אם זה מאושר מחר אז אנחנו צריכים שבועיים. אנחנו יכולים לחיות גם עם קביעת תאריך. אוקיי, אז 14 יום מיום פרסומו. יכול להיות שכשנדע, נכתוב תאריך. זה לפי בקשת הנהלת בתי המשפט? כן. תוסיף גם שתחילתו של חוק זה הינו 14 יום מיום פרסומו ברשומות.

דרוש עוד תיקון בסעיף הזה בסוף החוק וזה נושא המדידה - המקבילה של סעיף 379 שדורש דיווח על מספר הבקשות שהוגשו.

לא התייחסתם לזה עד עכשיו? סיגל, אני חושב שהיה מוסכם שתיתנו דיווח כדי שנוכל לראות. אני חושב שזה ממילא. זה תיקון לחוק, החוק נמדד. זה נכנס פנימה, זה מובן מאליו. אין בסעיף 379 היום התייחסות ל - - - אנחנו רוצים לראות האם יש או אין הסדרים בחוקים שאנחנו עושים. נציג "דף חדש" אמר בישיבה הקודמת שמדובר רק ב-2%. אנחנו לא רוצים להשחית את זמנינו ושבסופו של דבר זה לא יעזור, אנחנו כן רוצים שהחוק הזה כן יעזור לחברות, לתאגידים וליחידים להגיע להסדרים זו מטרת החוק הזה. השאלה היא מה לכתוב. השאלה גם קשורה בזה שממילא הם יצטרכו לבוא אם ירצו להאריך את זה. לא להאריך, אני חושב שהם צריכים לתת לנו דוחות אחרי חצי שנה ושאחרי חצי שנה נראה.

זה מובן מאליו שזה חל כי סעיף 379(ב) מתייחס למספר ההליכים שנפתחו בבתי משפט, מספר הליכים שנפתחו אצל הממונה. אנחנו בודקים גם את - - - אז תנו לנו,

כל חצי שנה דוח. סעיף הדיווח הכללי פה, סעיף 379,

אני חושב שפה ראוי שיהיה כל שישה חודשים ממועד התחולה, וגם שתהיה התייחסות לא רק למספר הבקשות שהוגשו אלא לכמה הסדרים הושגו, ואם אפשר גם מה הדיווידנדים ששולם בהם, ואז בהחלט אפשר יהיה להשוות את זה להליכי חדלות פירעון. ההנחה שלנו היא שהחייבים בהסדרים משלמים יותר מאשר בחדלות פירעון, וטוב שכך. זה מובן מאליו שבהסדר תמיד משלמים, לא? כן, אבל בגלל זה קיים קושי אינהרנטי בהסדרים, בלי שום קשר, כי צריך להגיע להסכמות. שלום, מה אתם אומרים? בהסדרים לא משלמים יותר לעומת חדלות?

מה שמאפשר את ההסדר זה שהחייב הספציפי או התאגיד הם יותר נדיבים. אבל בדרך כלל בגלל שאין - - - אובייקטיביות,

אנשים אומרים שהם חושבים שהם יקבלו יותר. בסדר, אז אנחנו נכתוב סעיף דיווח. בהקשר הזה אולי כדאי שנכתוב את מועדי הדיווח ספציפיים כדי שזה יתאים למועד התחולה. כל חצי שנה מיום תחולתו של החוק? מידי שישה חודשים מיום התחילה? השאלה היא איך אנחנו מגדירים את תקופת החוק. אם אנחנו משנים את הסעיף שמגדיר את תקופת החוק אז אולי כדאי לנקוב במועדים ספציפיים לשני דיווחים כל חצי שנה או שלושה דיווחים. כל חצי שנה. אנחנו ננסח את זה בהתאם, אבל כל חצי שנה. אני רוצה לחדד. אנחנו מדברים על דיווח על מספר הבקשות לעיכוב הליכים בחלוקה לפי יחידים ותאגידים, על מספר הצווים שניתנו לעיכוב הליכים, שוב באותה חלוקה, ועל שיעור הפירעון הממוצע. ועל מספר ההסדרים שאושרו לבסוף - כמה אושרו וכמה הפכו לחדלות פירעון או בוטלו. מספר ההסדרים שאושרו. כמובן שאין לנו בעיה ונשמח. זה מובן מאליו שאנחנו מדווחים כמה הסדרים אושרו וכמה הסדרים הסתיימו. לגבי שיעור פירעון - אני צריך לבדוק אם יש לנו את הנתונים האלה. לא, אין לנו. בוודאות אין. אין לנו את הנתונים האלה מפורמטים ולכן לא נוכל להיכנס לרזולוציות האלה מה שאין לכם - אין לכם. הסדרים יכולים להיות שלוש-ארבע שנים. איך אתה יודע מה יהיה שיעור הפירעון דה פקטו? בצווים שניתנו, מספר ההסדרים שאושרו, ומספר ההסדרים שהפכו להליכי חדלות פירעון. אבל זה היינו הך. ברגע שאתה מגיש את הבקשות וכמה אושרו אתה יודע כמה נפלו,

מבחינתנו המדד זה מספר ההסדרים שהסתיימו, כיוון שכל אחד שלא הסתיים מגיע - - - מספר ההסדרים שהסתיימו. הסתיימו בהצלחה. לפי חלוקה בין תאגידים ליחידים. כן, הכול לפי חלוקה. בכך סיימנו את הפרק הזה של יחידים. האם יש למישהו עוד הערות בעניין הזה? כן, יש לי הערה. אני מתנצלת שאני צריכה לחזר לסעיף האגרות. אני רק רוצה לבקש. כיוון שכל הסעיף של התקנות מתייחס ורואה בחייב כמי שהגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, חשוב לחדד בעניין האגרה שייראו בו כאילו הגיש בקשה להסדר חוב ולא לצו לפתיחת הליכים אם אפשר יהיה להבהיר את זה בניסוח אחר כך. בניסוח של מה? של סעיף הפנייה לתקנות. אם תוכלו לעזור לנו בזה, כי לא כל כך הבנתי. האגרה תהיה לפי הסדר חוב ולא איזושהי - - - זה לא מה שאנחנו כותבים בדרך כלל בחוק. אבל זה כתוב הפוך. כרגע זה כאילו מוטלת חובה - - - יראו לצורך כך את המגיש כאילו הגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, למעט לעניין האגרה, ששם זה יהיה לפי הסדרי חוב. סליחה על ה - - - תתקנו את זה. אנחנו מסיימים את הפרק הזה של היחידים וחוזרים אחורה למה שנשאר לנו בתאגידים. לא, וגם ביחידים יש כמה נקודות עליהן צריכים לחזור בסעיפים שכבר דיברנו עליהם. סעיף שלא מופיע בתיקון אנחנו דיברנו עליו בחלק מהישיבות הקודמות, ואני מרשה לעצמי גם לצטט את הכנ"רית, שהשתתפה יחד איתי בפנל בעניין, לגבי אחריות נושאי משרה. אנחנו ביקשנו לאורך הרבה זמן להקל על אחריות נושאי משרה, ולו באופן זמני, לנוכח תקופת הקורונה. לא רק התאגידים במצוקה, גם נושאי המשרה מכוחם. אחריות נושאי משרה שנקבעה בחוק חדלות פירעון היא אחריות חדשה, מאוד מאוד בעייתית והיא מכניסה אותם ללופ מאוד מאוד מורכב, ועלולה לגרום להם גם לקבל כל מיני החלטות דפנסיביות ומתגוננות שלא יטיבו,

ויכניסו תאגידים לתהליכי חדלות פירעון מוקדם מדיי ומהר מדיי. אני מרשה לעצמי לצטט את הכנ"רית באיזשהו פתרון מאוד יצירתי, שהיא הציעה מעל הבמה, וזה לפחות לתקופת התיקון, שזו אותה שנה שנידונה - לקחת את סעיף 2, בקונטקסט שלו לגבי סעיף 288 שחל על אחריות נושאי משרה, לעשות רפרנס בין סעיף 288 וסעיף 2, ולקבוע שלעניין מבחן אחריות נושאי משרה בסעיף 288, המבחן של חדלות פירעון בסעיף 2 יהיה מצטבר ולא חלופי. כך נוכל באיזשהו אופן לאפשר לנושאי משרה להמשיך לתפקד בצורה לא היסטרית, לא מתגוננת, שלא תעיף הרבה מאוד תאגידים בחדלות פירעון הרבה יותר מהר מכפי הרצוי לתוך התהליך הזה, וגם מבחינת הנזק או מבחינת החשש של הנושים זה יהיה מתוחם בזמן ונקודתי. אני מזכירה שהאחריות הזו היא אחריות חדשה, היא אחריות שנושאי משרה לא הכירו קודם. כרגע אנחנו בתקופת משבר מאוד מאוד קיצונית וזה מכניס דירקטוריונים לכאוס מאוד מאוד גדול. אני חושבת שהדבר הנכון, גם למשק, גם לתאגידים, וגם לנושאי משרה, וגם לנושים בעקיפין, יהיה להרגיע טיפה את המערכת, להבהיר שלעניין אחריות נושאי משרה המבחן הוא מצטבר, גם מאזני וגם תזרימי, ולא חלופי זה על זה. אני חושבת שבעניין הזה התועלת תעלה על הנזק.

תיכף נתייחס לזה. גור, מה אתה מציע שנעשה עכשיו? יש לנו מסמך שכבר הבאנו עם כל הדברים,

של הסעיפים הקודמים ואני מציע שנעבור לפי הסדר. הצהבנו את הדברים עליהם צריך לחזור. חלקם כבר סגורים, רק רצינו להציג את הנוסח. למעשה, סיימנו לעבור על כל הסעיפים בנוסח, ואנחנו עכשיו מחזירים את הוועדה לכמה דברים. יש תיקונים שכבר סוכמו בוועדה. היו תיקונים שהעקרונות סוכמו בוועדה ובעקבות זה עשינו עוד עבודה, ואלו הדברים שהצהבנו בסעיפים הקודמים בשביל שנציג לוועדה כל אחד מהתיקונים.

אלו דברים שברובם נדונו ואנחנו רק מציגים בפני הוועדה את היישום של בקשת הוועדה. דבר ראשון, בעמוד 2 - התקופה הקובעת, בהתאם לבקשת הוועדה אני רק מציין שההסדר יהיה לשנה. במקור זה היה מה-1 בינואר, אבל מכיוון שזה יאושר בסוף פברואר אז אנחנו מדברים על שהתקופה תהיה מיום פרסום החוק ועד יום שנה ממועד הפרסום. נכניס את המועדים הרלוונטיים. שנה מכניסת החוק לתוקף, לא ממועד הפרסום.

עם אופציה לשתי הארכות של שישה חודשים זה מה שהוועדה ביקשה, זה בסעיף הבא. שתי תקופות אפשר יהיה להאריך באישור ועדת חוקה, פעמיים בחצי שנה.

בסעיף: התקופה הקובעת, אתה כותב: שנה ממועד הפרסום. עכשיו החוק ייכנס לתוקף 14 יום אחרי הפרסום. נכון, אתה צודק, זה השתנה שנה מיום תחילת החוק. התקופה שמיום תחילת החוק עד שנה ממועד התחילה, בהתאם לתיקון שביקשו עכשיו משרד המשפטים, ואפשר להאריך את זה פעמיים בחצי שנה. בהתאם למה שדובר בוועדה ומה שהציג בקווים כלליים אורי, באמת בבקשה לעיכוב הליכים הוספנו: "מגיש הבקשה יצרף לבקשה את כל אלה: (1) תוכנית שתפרט את אופן הפעלת התאגיד בתקופת עיכוב ההליכים, ובכלל זה ההכנסות הצפויות מהפעלת התאגיד וממקורות נוספים, ההוצאות הצפויות לצורך הפעלת התאגיד, תכנון עסקי ופעולות הנחוצות להפעלת התאגיד (בפרק זה "תוכנית הפעלה); (2) מתווה ראשוני להסדר החוב, (3) פירוט בדבר האמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד עד אישור הסדר החוב.

מגיש הבקשה יכלול בה את הפרטים והמסמכים שיש לכלול, לפי סעיף 8 ו-12..." זאת אומרת, אלה של פתיחת הליכים ולא של הסדר חוב "...בבקשה לצו לפתיחת הליכים שמתבקשת בו הפעלת התאגיד, וכן יצרף את הדוח הכספי לשנת 2019, מבוקר כדין בידי רואה חשבון, אם ישנו." מה קורה עם עסק קטן שאין לו דוח מבוקר? אנחנו בתאגידים. זה לא חל על - - -. בהמשך נדבר על זה. שלמה נס, בבקשה. אני רוצה לדבר לאו דווקא על הסעיף הזה אלא בכלל על כל נושא התאגידים. אחכה שתעברו על ההערות.

אנחנו חברה שעוסקת בשיקום תאגידי. אנחנו נמצאים עם החברות באותם רגעים קשים. בשנים האחרונות הצלנו עשרות חברות והחזרנו עשרות מיליוני שקלים לנושים. אגב, רוב החברות היום חיות ונושמות. אנחנו מטפלים גם בהליך של לפני חדלות פירעון וגם בתוך הליך של חדלות פירעון. אני רוצה להתייחס לחוק חדלות פירעון, שעבר באנגליה ביוני 20', שמתייחס לקורונה כי אני חושב שהוא מהותי, והוא דיבר שם על נושא המפקח. צריך להבין את המצב הנפשי בו נמצאים בעלי העסקים באותו רגע, וצריך להבין שהנקודה של הכניסה להליך עצמו היא נקודה שקרית. זאת אומרת, אם הכניסה ואותה תוכנית הפעלה היא לא מסודרת, מאורגנת ועוברת איזשהו תהליך מסודר, יהיה קל אולי להיכנס לתהליך אבל יהיה קשה מאוד לצאת מהתהליך. ראשית, בסופו של דבר צריך להיות ניתוח מקצועי האומר האם לחברה יש קודם כול פוטנציאל הבראה, ואני מדבר על אותו מפקח, כפי שנקבע לפחות באנגליה. שנית, באמת לוודא שהבעיה היא תזרימית ולא מאזנית כפי שנקבע בחוק. אני חושב שזה מהותי לצורך ההבנה אם החברה נכנסת להליך רק כדי לעצור כרגע את הסיטואציה או אם באמת ניתן לעשות תהליך הבראה. אנחנו עוברים את זה כל הזמן בלא מעט חברות. הדבר הנוסף שאני חושב שכן צריך להתמודד איתו הוא הנושא של בקרה תקציבית שוטפת. צריך לזכור, חברה שנכנסת עכשיו להליך הבראה, המצב הנפשי והלחצים בהם נמצאים אותם בעלי עסקים, הם לא פשוטים. לפעמים היכולת של שיקול הדעת, ואני לא אומר את זה לצד השלילי אלא בצד החיובי, הם צריכים איזושהי כתף שעשתה תהליך כזה ומסוגלת להעביר. יש לו מעט נאמנים שעברו את זה, יש חברות שמתעסקות בשיקום תאגידים זה המקצוע שלהן. אני חושב שהנקודות שאתה מעלה הן באמת מצוינות, אבל הדברים האלה לדעתי מקבלים ביטוי בסעיפים שתיכף אקריא. חלק מהדברים עליהם אתה מדבר, גם לגבי הסיכוי הסביר שבודקים, גם לגבי העובדה שאתה בודק את דוח 2019 בשביל לבדוק שהבעיה עכשיו היא תזרימית והיא לא בעיה אינהרנטית של החברה, גם לגבי מנהל ההסדר שמסייע לחברה תיכף נדבר על כל הדברים האלה. מבלי לפגוע, דוח 2019 לא נותן לי שום תמונה אמיתית על מצב החברה.

כשאתה נמצא ב-2021 אז ההיסטוריה היא לא משהו שיכול לעזור. שוב, אנחנו מטפלים מחברות פרטיות עד ציבוריות, עד חברות של אג"ח. צריך להבין את הסיטואציה.

צריך ניתוח של הסיטואציה ולמה זה נגרם כדי להבין מה צריך לעשות כדי לטפל. חלק מהותי בתהליך זה איזה שינויים הולכים לעשות בחברה. לא מספיק להגיד שישנה עכשיו בעיית קורונה ועכשיו נתנהל כפי שהתנהלנו ונצא מאלמנט הקורונה, אלא זה תהליך החברה צריכה לעבור.

גם חלק מתוכנית ההפעלה, לא?

אבל תוכנית ההפעלה צריכה לסגור כמה דברים בסופו של דבר.

מהות הנזק וממה הוא נגרם, וזה לא הקורונה אלא לנתח את הבעיה. שנית, להגיד מה קורה היום ומה הולך להשתנות בחברה. אני חושב שזה מצב מהותי שגם הממונה וגם בית המשפט יבינו איך תתנהל החברה החדשה או החברה השוטפת כי אין שום דרך אחרת להציל אותן. לבסוף, הבקרה תוך כדי. נניח והלכנו עכשיו לתהליך של שלושה חודשים,

ומשנה מה החוק יגיד, אבל אורך הזמן לא משנה, אם אין בקרה בסופו של דבר כדי לוודא שמה שתוכנן זה מה שבוצע, נתעורר אחרי התקופה המסוימת כשבעצם נגיע לחדלות פירעון, לפירוק, ולא לתהליכי הבראה כפי שאני חושב שהחוק נועד לייצר. לכן, הכניסה היא מהותית, הניתוח הוא מהותי, ובסופו של דבר זו הדרך היחידה לצאת לאותו תהליך הבראה. להזכירכם, בישיבה הקודמת ביקשנו מנציגי האוצר, מאגף תקציבים, להיות איתנו כאן, גם במבט של איך אפשר לסייע בעזרה לתהליך. זה לא עזרה לאדם אלא זה עזרה לתהליך מההיבט הכלכלי. כדי לא להטיל עוד דברים על האדם, דיברנו אולי על לראות איזשהו סיוע שמשרד האוצר יכול להצטרף לתוך הלופ הזה. נמצאת איתנו תמר לוי בונה מאגף תקציבים מהאוצר. תמר, קודם כול, תודה. משיחות קדם ועדה, אני מבין שגיבשתם איזשהו כיוון. זה לא אמור להיות משהו שניכנס לחקיקה, אבל אני באמת רוצה לשמוע את התובנות אליהן הגעתם ואיפה אתם יכולים לסייע לתהליך הזה. לדעתי, זה אינטרס של משרד האוצר, לא פחות מכל משרד אחר. הייתי שמח לשמוע, וכמובן שאנחנו אחר כך נטייב יותר את הדברים לאחר שהחוק ייכנס לתוקף. היושב-ראש ביקש מאיתנו לבחון כיצד אפשר להקל על העסקים שנכנסים לתהליך במסגרת החוק הזה להסדר, ובחנו כמה כיוונים. לנו היה רצון עז שלא יהיה שום אינסנטיב לשני עסקים שנמצאים באותו מצב עניינים מבחינת הפגיעה העסקית, כשהאחד שנכנס להליך יקבל הטבות שהאחר לא מקבל. אני חושבת שזו הייתה של יושב-ראש הוועדה כשבחנו את הסוגיה, לאפשר למי שנכנס למסלול של הקורונה איזשהו ייעוץ בליווי הליך חדלות הפירעון. עשינו על זה עבודה עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, שנרתמה לתהליך כדי שנבחן את הדברים. יש לנו כיוון חיובי. הפרטים כמובן עדיין לא סופיים כי זו עבודת מטה יחסית ראשונית. אנחנו צריכים עוד להבין מבחינת ההיקפים ומבחינת המשמעות. אנחנו מחפשים מנגנון שבמסגרתו יסתייע לאפשר ייעוץ עמוק יותר מכפי שנהוג היום במסגרת הסוכנות למי שבאמת נכנס להליך במסגרת הקורונה. אנחנו כמובן נהיה קשר עם הוועדה בשבוע-שבועיים הקרובים כדי לעדכן, כמו שאמר היושב-ראש, שלא במסגרת ההליך החוק, אבל כן כליווי וכצעד תומך. אנחנו נעדכן אתכם אחרי שתסתיים עבודת המטה הפנימית שלנו. יש עוד כמה פרטים ודברים שאנחנו צריכים לברר. אם אני מבין נכון את שלד הדברים שאת אומרת, ואני מבין ומקווה שזה לא הפעילות השוטפת, יש פעילות שוטפת של המרכז לעסקים קטנים, אני מבין שזה יהיה משהו שאולי יהיה דרכם אבל הוא יהיה מכוון מטרה לתהליך הזה,

נכון מאוד. אנחנו מחפשים מתווה שבמסגרתו אפשר יהיה לאפשר את הסיוע הייחודי כפי שתיארת. קודם כול, אני חושב שזה נכון ומבורך. אני רוצה להפנות שאלה לנציגי הכנ"ר והממשלה. האם אנחנו צריכים לתת להליך הזה או לאותו אדם, ואני מניח שזה יהיה מתחום הכלכלה או ראיית חשבון, איזשהו מעמד בתוך ההליך? הוא לא מנהל ההסדר, הוא לא הממונה, אבל השאלה, כמו שאמר קודם אבי קמינסקי, שלפעמים גם בית המשפט צריך לשמוע את ההסתכלות הכלכלית.

האם החברה מתנהלת נכון, האם אלו בעיות אובייקטיביות או סובייקטיביות, האם זה התנהלות לא נכונה. אם אנחנו לוקחים את מה שאומר עכשיו האוצר, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך הוא יהיה, אבל אני חושב שרוח הדברים, ואני מודה לכם על כך, מובנת לכולנו, השאלה היא מה יהיה מעמדו של אותו אדם. אדוני היושב-ראש, לפני שהכנ"ר יתייחס, אני רק מבקשת להגיד שכיוון שעדיין לא גיבשנו את הקריטריונים, אנחנו נעדיף שזה לא ייכנס להליך החקיקה. אנחנו לא מבקשים להתחמק מהתהליך. אבל תאר לעצמך שאנחנו ניאלץ לקבוע כל מיני קריטריונים. עדיין לא עשינו עבודת מטה סדורה, עשינו מה שיכולנו במסגרת השבוע, שבמסגרתו שוחחנו על זה ועלתה ההצעה. אבל במידה ויהיו עסקים שזה יותר יתאים להם מבחינת ההליך ואחרים שלא, אני לא רוצה שנייצר מצב שבו לפני שאנחנו יודעים את הקריטריונים כבר יש איזשהו אזכור בחקיקה לזה. אני פה רק רוצה להביע חשש שעבודת המטה היא לא עמוקה מספיק כדי שנוכל להבין איך לייצר חקיקה סביב זה.

אני לא עושה לכם איזשהו תרגיל של להכניס אתכם בדלת האחורית ולחייב אתכם לא. אמרתי לכם שאני הולך איתכם ישר בעניין הזה. אין לי מנופים בקטע הזה. אני שאלתי שאלה כדי לנסות לחשוב ביחד, וזה יותר מכוון כרגע לכנ"ר ולמשרדי הממשלה, שאם יהיה לנו שחקן כזה, והוא שחקן טוב, וכמובן צריך לקבוע על מי זה עובד, האם על יחידים, האם על תאגידים, עד איזה גודל של תאגידים. אני לא חושב שאני צריך שהאוצר יממן את הדבר הזה בתאגידים גדולים. נצטרך לקבוע בהמשך, יחד עם האוצר, על מי זה הולך. השאלה שלי אחת והיא האם יש איזושהי דרך, מבלי לכבול את ידיהם, ולתת איזשהו מעמד גם ל - - -? אדוני, המעמד לא צריך להיות פורמלי. לא צריך להגדיר את זה. למעשה, מדובר בגורם מומחה שיכל לעזור, הן לבית המשפט והן לצדדים,

אף אחד לא יבוא ולהגיד לו: מה פתאום אתה כאן?

החברה באה ואומרת: יש לי יכולת, יש לי זכות, ואני מביא ראיה בדמות חוות דעת מומחה. בוודאי שהוא יוכל ל- - - אני מביא ראיה ממנו - הבנתי. תמר, בואי נסכם. אני אבקש שתנסו לגבש את המתווה הזה. אנא תודיעו לי כשיהיה לכם גיבוש ראשוני, ונעשה ישיבה אחת. לישיבה זו אצרף גם את נציגי הכנ"ר כדי באמת להגיע למשהו מטבי. אחד הדברים עליהם אתם צריכים לחשוב על זה כבר עכשיו בהבניה של זה הוא באמת על איזה סוגים חברות. זאת אומרת, על יחידים זה ברור, על עסקים קטנים זה ברור. בעסקים בינוניים צריך לקבוע איזשהו גבול מאיזשהו שלב. נחשוב על כך יחד. אם יש לך משהו להוסיף, בבקשה. אם לא, תודה רבה. תודה, אדוני.

חושב שחשוב באמת בהבנה לנסות ולנתח, ונדבר גם על נושא הכסף. המשמעות של

זה לא אדם, זה התמחות, זה עולם תוכן. אתה צריך לבוא עם צוות של אנשים: אחד מעולם של הבנקאות, אחד מעולם התפעול, אחד מעולם הכלכלה ואחד מ - - - אני רוצה להסביר את נושא העלויות.

כשחברה מגיעה לבית משפט היא צריכה לבוא עם שני דברים: האחד, מה קורה היום, ומה הולך להיות מחר בבוקר. המשמעות של מחר בבוקר - בית המשפט צריך לראות שבאמת החברה הולכת לעשות שינוי בהתנהלות שלה,

עלויות הרבה יותר נמוכות בהפעלה השוטפת כדי להראות רווחיות כדי לשלם את כל חובות העבר. אם לא באים בצורה כזו לבית משפט, אתם תמצאו את עצמכם עם הרבה חברות שנכנסות לאותו חוק עליו אנחנו מדברים - - - ויוצאות כמו שהן הגיעו הבנתי. נכון. הניתוח טוב אבל יש לי חשש שהחולה ימות. אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אנחנו לא יכולים להתחיל להטיל על האדם להביא עשרה יועצים, כפי שאתה אומר, אחד נציג כזה ואחד נציג כזה ואחד נציג כזה. אם אנחנו נטיל עליהם אז זה ימות בדרך הזו, שהיא יותר גרועה. לזה בדיוק התכוונו.

אמרנו שמנהל ההסדר צריך להיות מישהו שמכיר את התחום ועובד לפי הקריטריונים, ותיכף, כשנגיע לשיוף של העניין הזה, נדבר עליהם, ופה אנחנו מוסיפים פן נוסף, עליו דיבר הרגע משרד האוצר, שאני חושב שכן יכול לתת. ברור שהאנשים שיטפלו בעניין הזה, ויהיו חלק מהמשחק הזה, זה לא משהו שמשתנה. זה בן אדם, או משרד, שילווה את התהליך הזה עליו דיברנו הרגע עם האוצר, אבל הוא כמובן ילווה אותו בדיוק מהפן הזה, מהפן הכלכלי, מהפן השיקומי, ולא רק ההסדרי. יש פן הסדרי, ויש פן שיקומי, ואני כל הזמן אומר שזה כמו ועדה קרואה וכמו חשב מלווה אלו שני דברים שונים לגמרי. לכן, אני חושב שעשינו את המקסימום בעניין הזה. יש עוד הרבה רעיונות, אבל עם הרבה רעיונות לא נוכל ל - - -. אבל אין ספק שהדברים שאמרת צריכים להיות נגד עיניהם של אלו שמטפלים בתיק הזה. גם מנהל ההסדר חייב להסתכל על זה כך, הממונה, וגם אותו יועץ. אני חושב שבמצב טוב הם יעבדו גם בשיתוף, בסך הכול זה אינטרס של כולם. גם בעל העסק עצמו יפעיל את האנשים שלו, כי גם לו יש אנשים שמתפעלים לו את זה ביום-יום. בסוף זה יוצר איזשהו קונסיליום, ואם הכוונות שלהם טובות סללנו דרך יותר טובה מאשר קודם. אם חבריי ממשרד האוצר עדיין איתנו, חשוב לי לומר משהו בהקשר להסדרים. אנחנו רוצים לעודד הסדרי חוב, ויסכימו איתי, במיוחד החברים פה מהבנקים, ואני מניח שכולם, שככל שיש לי כסף מזומן להציע, כך גדל משמעותית הסיכוי להגיע להסדר. הבנק תמיד יעדיף לקבל כסף כאן על השולחן, גם אם זה כולל מחיקה של חלק מהחוב מאשר פריסה לתשלומים. הקמנו יחד עם עמותת "עוגן", ובליווי של הג'וינט, קרן הלוואות של 30 מיליון שקל. כל מה שאנחנו צריכים כרגע מהאוצר זה ערבות מדינה. הבנתי שזה נמצא בעבודת מטה, אבל הזמן אוזל. משרד האוצר צריך להתעורר מהר ולתת את הערבות הזו. תומר, טוב שהזכרת לי את זה. בגילי המתקדם, אני שוכח. אני מתנצל בפני חברי הוועדה. תודה, אדוני. תמר, שכחתי את הדבר הזה. האם הצלחתם לבדוק את הסיפור הזה של קרן הלוואות שעליה דובר? אני מבין שהיו כבר הסכמות בין האוצר לבין הג'וינט ואחרים, וזה נמצא כרגע באיזשהם דיונים או בדיקות של החשכ"ל. האם את יודעת איפה זה אוחז? אני יודעת לעדכן שיש לנו קשיים בהוצאה לפועל של ההתקשרות. כאמור, זה פחות בזירה שלנו. כיוון שזה גם לא נוגע לתהליך החקיקה, אני מוכנה שכשאנחנו נשב בעוד שבוע או שבועיים, כשיחליט היושב-ראש, אנחנו ניתן עדכון סטטוס גם לגבי זה. יש כאן תהליך מורכב מבחינה מינהלית, ויש כמה קשיים שעלו בניסיון להוציא אותו לפועל, גם לצד הקושי התקציבי. ככל שהיושב-ראש מעוניין, אנחנו נוכל לתת סטטוס בנושא כשנדון בעניין היועצים. אחדד את שאלתי. אני הבנתי שזה תקוע בחשכ"ל, והחשכ"ל זה חלק אחד, כשיכול להיות שיש איזושהי בעיה בתהליך ובמכרזיות שלו - וזה סוג אחד של בעיה. ויש סוג שני, שהוא כבר יותר לפתחך, וזה העניין האם התהליך הוא בסדר,

והשאלה היא צריך להשקיע בו כסף,

וזה יותר עניין תקציבי, במיוחד כשיש כאן מטצ'ינג של הג'וינט וגופים אחרים, אם אני מבין נכון. למיטב ידיעתך, איפה הבעיה חונה כרגע? שתי הבעיות מתקיימות במקביל. האחת, הדבר מצריך מקור תקציבי, והדבר השני, שיש גם קושי בירוקרטי. אלו שתי בעיות שיצטרכו להיפתר במקביל. כדי להוציא את זה אל הפועל, מן הסתם לא ניתן יהיה מבלי לפתור אחד מהקשיים. שני הקשיים כרגע קיימים. אנחנו כן מנסים לבחון בכלל כדי לדעת אם זו חלופה שעומדת על הפרק במסגרת הסיוע שאנחנו נותנים לעסקים, האם בכלל מבחינה מינהלית,

זו בכלל חלופה שקיימת. לאחר מכן נצטרך לפעול גם במישור השני,

בשורה התחתונה, הסוגיה כרגע לא פתורה. אזכיר לך שכאשר דיברנו על הנושא בכלל בישיבה הקודמת, בלי קשר כרגע למטצ'ינג הזה של הג'וינט, אבל דיברנו על כך, ונדמה לי שגם את דיברת, וגם עמיתך שליסל דיבר על זה שאתם תבחנו את העניין הזה.

כולם מסכימים שאם לאותו תהליך יהיה גם תהליך מובנה של קרן עם ערבות מדינה, או איך שנקרא לזה בצורה כזו או אחרת, זה יכול לסייע.

זה כלי עבודה כדי שמה שאנחנו עושים עכשיו יצליח. להצליח זה לא רק לעזור לאנשים לברוח מחדלות פירעון, זה לעזור לאנשים לסגור עסקים ולהפסיק לשלם מס ולהתחיל להיות נטל על לשכות התעסוקה וכו'. האם עקרונית את מבינה את החשיבות ואת הצורך? ואם כן, מי בחשכ"ל הוא הכתובת כדי לפתור קודם כל את הבעיה הפרוצדורלית או הבירוקרטית? אני מבין שיש עלות, יודעים כמה זה אמור לעלות. תני לי רק את המספרים כדי שאני אדע, לפני שאני נופל מהכיסא, למה ההכרעה כל כך קשה? תיכף אסף יתייחס לנקודות 2 ו-3. מבחינה מקצועית, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו קודם כול האם מבחינה מקצועית אנחנו מאמינים בתהליך, ואז השאלה השנייה האם יש תקציב כדי לממש את זה. מבחינה מקצועית אנחנו הבנו שיש בזה יתרון, מבחינה תקציבית עוד לא נמצא לכך מקור, מה גם שקיימת בעיה בירוקרטית. נשמח שאסף ירחיב בנוסף. לפני שאסף מרחיב, על כמה כסף מדובר? אדוני היושב-ראש, בשורה התחתונה אנחנו בחנו כל מיני אלטרנטיבות ואפשרויות יחד עם הג'וינט ושיחות שהיו לנו גם עם "עוגן", כשהרעיון היה לבחון את הנושא הזה במסגרת של איזשהו פיילוט כי כידוע זה עולם די מורכב ויש בו הרבה מאוד השפעות של תמריצים על כל אחד מהצדדים לכיוונים שונים, ויש חשש מובן מניצול לרעה של המנגנון הזה. דיברנו על פיילוט ראשוני של עשרות מיליונים. כמו שתמר כבר התייחסה, מעבר למורכבות התקציבית ולעובדה שאנחנו נמצאים בתקציב המשכי והסיטואציה מורכבת מהכיוון הזה,

מורכבות בהקשר של יצירת ההתקשרות והמנגנון המינהלי שנדרש ללכת בצד זה.

אנחנו כמובן מנסים לבחון את האלטרנטיבות ולראות איך כן ניתן לקדם ובאיזה ערוצים כן ניתן ללכת. כפי שתמר ציינה, וגם כפי שאמרתי בשבוע שעבר, זה אירוע שהוא יחסית מורכב מבחינתנו ואנחנו עדיין בוחנים את היכולת שלנו לקדם אותו. לא צריך לפחד מדברים מורכבים, צריך פשוט לסיים אותם. אם תגיעו למסקנה שבגלל המורכבות שלו,

אנחנו מגיעים תמיד לאותם אחוזים בודדים של אנשים שאולי ינצלו את זה לרעה ובגלל זה נהרוג את כל אלה שינצלו אותו לטובה

זו גישה שאי אפשר ללכת איתה לאורך כל הדרך. כמובן שצריך לסגור את כל הפרצות, אבל אני כן מצפה שתעשו מאמץ ובתוך שבוע ימים תגבשו סופית את העניין הזה. אני חושב שבעזרת כמה עשרות מיליונים לצורך עניין כזה, שבחישוב מהיר שלי יחסוך למדינה הרבה מאוד כסף בשנים הקרובות, כדאי לעלות טרמפ על התהליך הזה שבנינו עכשיו.

אנחנו לא הולכים להפוך את זה למשהו. אל תפחדו שפתחו לכם עכשיו חלון חדש ובגלל זה תקפצו את ידכם. אבל אני כן מצפה שנגיע גם לנושא הראשון שעליו דיברנו,

ושנקבל תשובות על זה, וגם על נושא הקרן עליו דיברנו עכשיו.. חשוב להגיד שלפי דיווח של בנק ישראל מהשבועיים האחרונים ממילא מרבית ההלוואות

לעניין הסדר החוב, דיברנו על כך שהתאגיד ממילא צריך לצרף מתווה ראשוני. זה מתכתב עם הסדר החוב, שלאחר מכן יהיה הסדר כמובן הרבה יותר מפורט ויובא לאישורם של הנושים. תוכנית ההפעלה מדברת על בקרה תקציבית, מדברת על

שזו אחריות חדשה ולא מוכרת קודם לכן, והיא מאוד מהלכת אימים, לא בצורה קונסטרוקטיבית,

דירקטוריונים. ההצעה שהוצעה כאן היא

ההגנה על הנושים היא לא על כל צעד ושעל.

כך זה בכול העולם. בסוף יש אספות נושים ואז או שמאשרים את הסדר המוצע

זה שכמה שבועות בדרך נושאים ונותנים זו עוד לא פגיעה מערכתית בנושים. זו יכולה להיות פגיעה כלשהי בנושא כזה או

אנחנו רואים את המצב בשטח. אמנם כולנו מקווים שבעקבות הצעדים שנעשו עכשיו נצא מהר מהמשבר אבל שום דבר עוד לא בטוח וכבר עברנו בשנה האחרונה כאלה דברים. יכול מאוד להיות

הם לא יודעים איך להציג היום הסדר שלם,

אני חושב שגם בחוק עצמו היה צריך לתקן את סעיף 23,

נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אי אפשר לבוא ולהתנות שתאגיד שפונה לעיכוב

הוא יכול להביע עקרונות להסדר, הוא יכול להביע איך הוא חושב שהוא צריך

ולהגיד שתוך 30 יום או עד 45 יום תובא

אחרי שהוא בחן את המצב,

לא להגיד הכול מראש כי מראש הם לא יכולים לעמוד בזה לפעמים. לתת לפתוח את התהליך ותוך כדי התהליך, יחד עם הנאמן, להביא את זה לבית המשפט. כך

אני גם חושב שיש פה עוד עניין, יגידו אנשי הממונה בהקשר הזה. אני חושב שיכול להיות שבסיטואציה שבה ענף מסוים סגור לגמרי ולא ברור מה האופק שלו זה גם לא מתאים להיכנס להסדר הזה. זה לא שאתה צריך מרחב נשימה של כמה חודשים שבו אתה יכול לעשות מתווה ראשוני ואתה מבין איך אתה יוצא מהברוך. יכול להיות

אני מצטרף למה שאמרו ענת פילצר ואיריס שטרק. אני עדיין אומר, וזה דבר מרכזי, שהדבר אינו מספיק לחלק מהענפים. מילה אחת לגבי האוצר,

אני מכיר את "עוגן" ו"עוגן"

כי אני מזכיר שוב שיש אלמנט מהותי בין לקחת את הכסף מהלוואה בערבות מדינה ולכסות חובות בבנקים, פתרת את הבעיות של הבנקים אבל לא נתת הון חוזר לחברה כדי להתקיים קדימה. לכן אני אומר: בואו ניצור קריטריונים נורמטיביים איך מגישים בקשה. מה הקריטריונים שאומרים שאפשר להציל את החברה.

גם מתוך

אנחנו לא נמצאים כרגע בוועדת הכלכלה. יש המון רעיונות ואני מבין את הראש שלך כי הראש שלך מגיע ממחלקת שיקום. אנחנו כאן במחלקה המשפטית. אנחנו מבנים את המבט ככל שאנחנו יכולים לשיקום ולא

בוודאי שהוא ישקול את זה. גם לדעתנו התוספת הזו לא נחוצה. המטרה הייתה קודם כל לתת עיכוב הליכים בתקופה של שלושת חודשים, כמובן בהתקיים

בעיקר מדובר גם בעסקים היותר קטנים

בוודאי שאנחנו לא מחפשים קשר סיבתי. הצעתי בישיבה הקודמת שנהפוך את זה אבל אז אמרת שבית משפט יורה על עיכוב הליכים. זה הפתיח ואנחנו השארנו את זה, אבל גם צריך איכשהו לקשור את זה עם

זו הכותרת.

להגיע להסדר חוב,

עוד שנתיים מישהו יגיע ויגידו לו: אתה לא בקורונה אז אתה לא יכול להיכנס? שאלת הבהרה קטנה בהקשר הזה: אם אתה מגיש בקשה לעיכוב הליכים יכול אחד הנושים שלך לבקש בקשה להליך חדלות פירעון.

לא היינו רוצים ליצור הבדל מחוק חדלות פירעון בשביל שלא יהיה הסדר שלילי,

יש לזה מחירים. הפנינו לתקנות ויחול הדין שקיים עכשיו. אני רוצה לציין שבדיון הראשון שהיה לעניין הארכת משך התקופה,

אני רק רוצה לחדד מה נעשה פה.

מימוש נכסים בידי נושים בעלי זכויות

מדובר, שתיים שאולי נשים את זה במקום אחר מבחינה נוסחית

בבקשה לצו חדלות פירעון והנושים לא יכולים להגיש הצעה

זה כלול,

הבהרה. נכון, אנחנו נעביר את זה לשם.

הנוסף שנעשה בעקבות הדיון בוועדה הוא שברירת המחדל משתנה לגבי נושא

אבל מצד שני כן תהיה הגנה מסוימת שבכל זאת מתחייבת למי שבא לקנות ממנו מוצרים או שירותים, ללקוחות למשל,

אתה מגן על לקוחות, אבל איך אתה מגן על ספקים

דיברנו על כך שזה לא נדרש, זה סתם שיימינג לחברה שלא תורם כלום ושום דבר. היה על כך כבר דיון, למה פותחים את זה עוד פעם? דובר על לצמצם את זה. במקור דובר על כל מסמך או פרסום מטעמו

האם להותיר את זה בכל מסמך או פרסום,

אם אתה משלם במזומן אז משלם במזומן,

זה לא ריאלי.

יש לך סוג הגנה כי זה הוצאות פירוק פעם אחת, אבל מצד שני הדגש הוא על

חות יקבלו הגנה ולספקים זה ממילא יחשב הוצאות הליכי חדלות פירעון וזה יקבל עדיפות. לכן גם אם הם לא יידעו הם יקבלו את התמורה שלהם בסבירות גבוהה כי בסדר הנשייה הם יהיו גבוהים. יכול להיות שאפשר להסתפק בהצעה למכירה רק ללקוחות. זו נקודת האיזון בדיוק. הסבירות שספק ייכנס בדיוק כספק חדש באירוע המשברי ולא ישאל: למה אני

רשאי הוא לבקש מבית המשפט להורות על ביטולו, ובית המשפט יורה כאמור רק אם סבר כי התקיים אחד מאלה: (א)

קיומו של החוזה אינו דרוש כדי לאפשר את המשך קיומו של התאגיד כעסק פעיל עד גיבוש הסדר החוב; (ב) התאגיד לא יקיים את חיוביו לפי החוזה בתקופת עיכוב

לכן השארנו בצד את הסמכות להיפרד מחוזים והשארנו רק את האפשרות להמשיך בחוזים. החוזים ממשיכים ואם לצד השני לחוזה שהוא לא התאגיד יש איזושהי עילה הוא צריך לפנות לבית המשפט ואלה השיקולים שבגינם בית המשפט יכול לבטל

אני משמש כבעל תפקיד לעתים, שהרבה פעמים חברות, תאגידים, חייבים שנמצאים סמוך להליך חדלות הפירעון מוכנים להתפשר בצורה מהותית עם חייבים שלהם, העיקר לקבל מזומן. אני מוצא את זה דבר מאוד שכיח

יכול להיות שזה תאגיד שיש לו אלפי חייבים של אלף שקלים. אבל,

אנחנו חייבים להסתכל על ההליך הזה שנועד לסייע לעסקים הקטנים. זו ההנחה. אם תבוא, חס וחלילה, "בזק" או

כזו ואז מנהל ההסדר יחליט אם לפנות לבית המשפט,

יידוע, כן.

אני רוצה להוסיף על זה ולומר שבמסגרת תוכנית

כשהתאגיד אומר במסגרת תוכנית

או עסקה המנויה בסעיף 270 לחוק החברות אלא באישור בית המשפט,

בית המשפט רשאי להורות על איסור לבצע עסקאות מסוימות, סוג מסוים של עסקאות, או

על סעיף קטן (ב) כבר דיברנו לגבי השתתפותו בדירקטוריון ולקבל כל מידע שחבר דירקטוריון רשאי לקבל. הוא ישתתף לא רשאי להשתתף אלא ישתתף. יש תוספת לאור תוכנית ההפעלה שדובר עליה: "(ג) מנהל

ויצרף אותה לבקשה;" בהמשך לאותו סיפור

התאגיד יודיע למנהל ההסדר על כל שינוי מהותי בתכנית ההפעלה או על חריגה מהותית ממנה, לפני קבלת ההחלטה על כך, ואם השינוי או החריגה לא היו כרוכים בקבלת

איריס שטרק, בבקשה. אני רוצה להתייחס לסעיף הזה בכל נושא אופן מינוי מנהל ההסדר ומי מנהל ההסדר. אני חושבת שדנו היום הרבה מאוד לגבי מה צריך לעשות מנהל ההסדר, בצורך שלו

גם לצרכים,

בוודאי שהידע הפיננסי של רואי החשבון, היכולת להבין גם את הנהלת הספרים, גם את תזרימי המזומנים, וזה שלא צריך מעבר לזה להיכנס לאותן רשימות צרות, אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו.

עו"ד אייל נייגר, היועץ המשפטי שלכם,

בבקשה. צהריים טובים.

הצורך הוא לעדכן את ההפניה לרשימות של הנאמנים המפעילים כך שתחולתם תהיה רחבה יותר ושיהיו בתוכה רואי החשבון, שהם המתאימים בהחלט למילוי המשימה הזו. תודה. אני רק רוצה

זה

אני אוסיף גם שאני חושב שאם נגיע עם האוצר

אלה שבאים מרקע כלכלי,

ודאי יגבר. לכן זה פעם כך ופעם כך, לפי העניין. אחרי שאמרתי את זה כל אני בכל זאת אבקש מסיגל לומר את זה לפרוטוקול. אני לא רוצה להיכנס לשינויים בחקיקה, אני לא חושב שגם צריך,

ועובדה שבכללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים הכנסנו את העניין הזה, אבל דיברנו על ניסיון, על היכרות של התהליכים,

אדוני אמר קודם בצדק שבסוף צריך משניהם. אם זה עורך דין, צריך שתהיה לו הבנה גם בהליכי חדלות פירעון אבל גם הבנה עסקית של תהליכים, ואם זה רואה חשבון, צריך גם שתהיה לו הבנה

הוא יהיה מבורך. בסדר, אני מקבל את הדברים שנאמרו. אני רק רוצה לומר דבר אחד שכן מטריד אותי, דיברנו על זה גם אז בתיקון אנחנו מדברים פה על פלח שחלק גדול ממנו הוא תאגידים קטנים ובינוניים או יחידים, איך נמנע מצב שלא יעניין בעלי ניסיון

נית ההפעלה ויודיע לבית המשפט על כל שינוי או חריגה מהותיים ביישומה זה שינוי מהותי מול כל הדברים האחרים,

הוא יושב בדירקטוריון,

מידע, התאגיד מחויב להתריע בפניו על כל מיני

להכניס את זה ל-יד(א)(3) ולהגיד שהתאגיד יודיע באופן שוטף על ביצוע תוכנית ההפעלה, שינוי מהותי, ולהכניס לפה גם שעל כל שינוי מהותי כזה מנהל ההסדר יודיע לבית

אני חושב שמה שהוועדה הציעה יותר מאוזן כי אי אפשר

המילה "יבחן" היא - - - שכל שעה הוא יתקשר.

הוא כן ישתתף בו.

אבל זה לא שאתה אומר שאני כל הזמן צריך לעשות פעולה אקטיבית. הוא לא צריך לעשות, הוא יבחן את הפעילות. אז

הוא לא זה שאמור לספק לדירקטורים את הביטחון להמשיך לפעול בתקופת הקורונה הם יביאו בחשבון את הנסיבות. גם כשמפרשים "ידע או היה עליו לדעת" אז ברור שיש יישום שונה למבחן המאזני ולמבחן התזרימי כי הציפייה ממך לדעת בכל רגע נתון אולי נוטה יותר למבחן התזרימי ולא למבחן המאזני.

אנחנו עוברים לכמה נקודות שנעשו בעקבות הדיון

הנקודה המרכזית שתכף נדבר עליה היא נושא שכר מנהל ההסדר. לגבי

אם מישהו ייפול על שופט שלא מבין את זה "אכל אותה".

אם לא יתקנו קריטריונים לתוכנית הפעלה אתם מכניסים חברות פנימה ואתן לא תוציאו אותן

הצבע האהוב עליך ואיזה פרי אתה אוהב לאכול. השאלות ששואלים שם זה שאלות שנועדו לתת לממונה, לבעל התפקיד ולבית משפט בהליך חדלות פירעון, ובמקרה הזה לנושים, תמונה מלאה על המצב הכלכלי כדי שיחליטו האם הם הולכים

השאלון שיש לא מספיק?

למה הוא לא יכול להספיק פה? זה לא הליך של חדלות פירעון בהוצאה לפועל.

אבל אנחנו עוסקים עכשיו בחדלות פירעון עם חוק שאנחנו מורידים אותו לתקופה מסוימת לנושא מסוים, אתה לא יכול

זה מה שיש לו?

ככל שמנהל ההסדר יקבל איזה צעטלה קטן ויוכל להגיד: זה מה שנתנו לי לא יהיה לך הסדר. צריך

וזה גם יצמצם עלויות משפטיות של עורכי הדין. אני חושב שמה שיקרה בפועל הוא שבמקום לעשות

על מציאות של 24

אני מקבל את זה.

אז (ג) נשאר: "(ג) ...יצרף לבקשה דוח ופרטים כאמור בסעיף 104(ב)" אנחנו לא מקצרים את

"מנהל ההסדר ימציא העתק מבקשת היחיד וההחלטה בה לממונה ולמי שיורה בית המשפט ובתנאים

זו פשיטא אבל שתהיה סימטריה בעניין. "מנהל ההסדר ימציא העתק מבקשת היחיד וההחלטה בה לממונה ולמי שיורה בית המשפט". זה צריך להיות "גם לנושיו המהותיים

אלא אם כן מצא כי אין סיכוי סביר לאישור הסדר החוב בידי בעלי העניין בו ובידי בית המשפט, ולגבי יחיד המנהל עסק בהתחשב גם ביכולתו הכלכלית של

(3) יש חשש ממשי כי היחיד עושה שימוש לרעה בעיכוב ההליכים" זה כמו בתאגידים וגם תקופות הזמן הם כמו בתאגידים. "(ג) עיכוב ההליכים יהיה לתקופה שלא תעלה על

הממונה יפרסם הודעה על החלטה על עיכוב הליכים לגבי יחיד באתר האינטרנט של משרד המשפטים וישלח הודעה על כך ליחיד ולנושים שפרטי זהותם ידועים לו."

קודם על העיון יורד כי אנחנו נמצאים בבית משפט והוא יקבע את סדרי העיון

ולצערי אנחנו רואים היום שלא משתמשים בדבר

הוא בא להקל אבל לא משתמשים בו ואנחנו עסוקים בלשווק את זה. גם רשות האכיפה והגבייה עסוקה בלשווק את זה כמשהו אטרקטיבי. מאוד הייתי רוצה שנעשה פה משהו שהכוונות טובות ושהוא באמת

אם הייתה הצעה קונקרטית לגבי משהו שניתן לוותר אני מניחה שאפשר היה לדבר עליה. אם אנחנו מדברים על שכיר נניח שנקלע למצב של חובות ורוצה להציע הסדר לנושים

שם ברירת המחדל היא הפוכה לא יוסר העיקול אלא אם בית משפט מורה על כך. התיקון האחרון בסעיף הזה הוא מקריא (5)

למוכרם או לשנות את מצבם או את זכויותיו

אני חושבת שאת סעיף הסרת העיקולים אולי צריך לסייג "למעט עיקולים בגין חוב מזונות". אני מסכים. שהם לא יוסרו באופן אוטומטי.

למעט עיקול בשל מזונות, כן. תיקון חשוב. לפני שנדבר על

לא, אמרנו שבבית משפט כשאני מגיש ידנית, אפשר שם.

הרעיון הוא לא שלא תשמיט.

עדיף לא. תצטרך להשלים אותו. אם אצטרך

לאפשר גם לבית המשפט להעביר עד 150,000 שקלים לרשם ההוצאה לפועל, גם לפי התיקון הזה, לנהל את ההסדר. כאשר לא חל עלי האיום שמחר בבוקר אם אני לא מצליח נפתח נגדי צו לפתיחת הליכים, אני יכול לברוח אם הדבר הזה נכשל. ויש לנו בעצם בלי שכר הטרחה של מנהל

הייתי יכולה להישמע יותר לטענה הזאת אם היינו מדברים היום על שיעורי הצלחה של 90%,

אנחנו מדברים על 8% הצלחה.

שיתנו את האופציה לבית המשפט שיהיה עוד מסלול. נקודה נוספת, ברגע שאני גורע מהקופה שמציע ההסדר את שכר מנהל ההסדר,

להם יש עניין להביא לי, כי זה

מה שסיגל אומרת: תנו לנו כפרזנטורים שלכם לקחת את החבילה המצוינת הזאת וליישם אותה בשטח. אני לא מציע את זה ליחיד שלי ככלי, אבל אם יש לי את הכלי הזה היום עד 150,000,

למה עלי להתחיל עכשיו את כל הצו הזה, ולאיים על - - - אני מציע בכלל שכל מנהלי ההסדר יהיה עובדי הכנ"ר,

המציאות

הוא יקבל 4,500 שקלים או מינימום על ההתחלה. פה גם קשרת אותו להמשך התהליך. זה אינסנטיב, מה שנקרא. נכון. זה יהיה או שכר חלוקה או שכר מימוש,

כי 2,500 זה שכר מאוד נמוך. אני לא צריך לטעון בשם לשכת עורכי הדין. אם הוגשה בקשה והיא נמשכה אחרי שבוע בלי שהוא עשה דבר, הוא עדיין זכאי לסכום של 3,500? אני מוכן שהניסוח

אני סתם גאון,

ביקשתי הצעה לפני שבוע,

או לחילופין

אמרתי כבר קודם, האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. אני חושב שאם ככה זה מנוסח לפי ההצעה הזאת. אתה צריך לדעת שיש בפועל 6,400, ללכת ולהוריד לאנשים את האינסנטיב לפחות.

זה נרשם

אני חושבת שהשינוי במדרגות אינו נחוץ, ואמרנו את זה כבר לשים עלויות על ההסדרים האלו, זה להכשיל אותם, במיוחד כשמדובר בהסדרים על חובות שהם לא של מיליונים, של כמה עשרות אלפים, שעדיין הם בסמכות ההסדרים

אבל זה כולם בוכים, הרי לא מעריכים עבודה.

זו המציאות ובגלל זה, זה גם לא עובד כמעט רוב הדברים. חוסכים בשקל.

צריך להוסיף משהו, אבל ננסח אותו בלי

אז זה לא משנה אם אז אושר, כיוון שאז אנחנו וכולי. רגע, אבל אז מה המשמעות של לא יפחת מ-9,000? זאת תהיה ברירת המחדל?

זה יהיה בכפוף לשיקול

ואני חושב שאנחנו עושים את הדברים הראויים ובאומץ. וגם כאן עשינו. הבטחתי שנסיים את זה בעזרת השם כמה שיותר מהר. עכשיו אנחנו צריכים כולנו להתפלל שהנסחים בכנסת יגמרו את הניסוחים מהר. כמובן בניצוחו של המנצח על העניין הזה, גור, ואם נצליח, נעשה את כל המאמצים. יכול להיות שכבר מחר זה יובא לקריאה שנייה ושלישית במליאה. אני מאוד מקווה שנצליח. צריך להאמין בזה, בעזרת השם. זאת בשורה גדולה לציבור. אני רוצה להודות מעבר למה שהודיתי לכם גם לאנשים שמייצגים חברות וארגונים ואנשים וחייבים. אני חושב שהיה פה דיון פורה והפרינו אחד את השני בהרבה מאוד דברים. הגענו למקסימום שידנו משגת, ויכול להיות שזה יהיה פיילוט טוב להמשך הדרך גם אחרי הקורונה. אבל אני לא יודע להבטיח לכם, כי אני לא יודע אם אני יהיה פה, אני עוד לא סגור בעניינים האלה.

אחרונים חביבים אני רוצה להודות למנהל הוועדה ולצוות שלו. וכמובן ליועץ המשפטי לוועדה, ד"ר גור בליי, ולניצן, על הרבה עבודה כאן, אבל הרבה עבודה מאחורי הקלעים. ואני חושב שמאחורי הקלעים זה באמת מה שהביא גם לכך שהצלחנו להגיע להבנות. אני אומר שוב: תמיד יש עוד מה לתקן, אבל את חובת ההשתדלות עשינו ומיצינו אותה עד תום. תודה רבה סיגל, אני מצדיע לך כבר בפעם השנייה, אחרי החוק הקודם, התקנות הקודמות שהעברנו. תביאו לנו רק דברים טובים כאלה ואנחנו ניתן כמובן את הגב שלנו. ואני גם אדווח לוועדה על תוצאות המשא ומתן עם האוצר, אני מקווה מאוד שנוכל להגיע גם עם בשורות, שישלימו את המהלך הזה. זה מהלך חשוב לאנשים, לאנשים הקטנים, לחברות הקטנות, לחברות הבינוניות. וזה גם מהלך גדול וטוב לכלכלת ישראל. וזה החשיבות שלה, זה מצב של win-win-win.

רק הבהרה קטנה לפרוטוקול, מה שאושר זה כפוף לאישור הפיצול במליאת הכנסת. זה בעצם כל החוק למעט סעיף 2 לחוק שעסק בהוספת 329א לחוק, זה הנושא של האג"ח שפוצל בכפוף לאישור המליאה. וכמובן בכפוף לשינויי נוסח שנעשה בהתאם לאחר הדיון עם הנסחות. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:00.